כמעט צוהריים טובים לכולם, אנחנו בדיון השלישי על התיקונים לפקודת האגודות השיתופיות. הדיון היום יעסוק בעיקר בהיבטים הקהילתיים של היישובים. יש לנו כאן גם היום איתנו אורחים מן הצפון ומן הדרום,

החברה למתנ"סים עובדת במאות רשויות בארץ,

רוב הרשויות, ופיתחו מדד קהילתיות. היום קיבלתי את הנתונים של הבחינה של מדד הקהילתיות אבל לפני כן אני רוצה לומר מהי קהילתיות? כי זה קצת נשחק העניין

000 תושבים עברו סקר מתוכם 69 רשויות מקומיות ו-17 מועצות אזוריות. ב-17 המועצות האזוריות יש 292 אזורים. עכשיו, יש מדד קהילתיות,

הקהילתיות הם חילקו אותו למשמעותיות וכל מיני דברים.

קודם כל המדד הארצי במרחב העירוני הוא 5.7 שזה גבוה אגב, יחסית לעולם, וגם את זה הם

יש צורך בלקבל הכרעות באיזושהי דרך שצריכים כולם לכבד אותם כי אחרת העסק ילך וייכשל. אני לקחתי לאחרונה והשבתי במושבות, ביישובים שהם בני 150 שנים, גם שם יש מה לומר על הקהילתיות, איך הדברים התפתחו, יש לנו מספיק ניסיון, אנחנו יודעים מה עובד ומה נכשל.

את כל הקהילה ואת כל החברה שבנינו, ולהפוך את כל היישובים האלה שפזורים לפרויקטי נדל"ן, שהשוק החופשי ישלוט בהם וזה הכל,

ככה אם היו עושים אבותינו, אז גם מדינה לא הייתה לנו.

זאת אומרת עוד לפני החוק,

פחות או יותר 400-500. אז אני אומר נגיד 400-500 אז זה מה שאני שואל, אז למה אי אפשר לומר אותם סדרי גודל אבל 400-500 משפחות צעירות? זאת אומרת כי אתה אומר הם הזדקנו וכבר לא מחזיקים את היישוב, אבל איך זה פתאום הפך ל-1,000? אני אסביר לך, אנחנו טעינו. צירוף המילים יישוב קהילתי, אני יש לי חלק בצירוף מילים

את החלק השני של דברייך לא כל כך הבנתי, התנצלת על דברים של חברי כנסת מהדיון הקודם?

לא התנצלתי, אתה מכיר אותי כמתנצל? לא, זו הבעיה. אחת הבעיות של החוג הפוליטי שלהם זה שאתם אף פעם לא מתנצלים. טוב גלעד יאללה, דבר לעניין,

ואני מאמין גדול בכך שאחת מן המשימות הגדולות של החברה הישראלית זה טיפוח מגוון מאוד רחב של דפוסי חיים קהילתיים שנכונים גם לחיים בעיר, ובוודאי גם נכונים למרחב הכפרי. אני אדם שמאוד מאמין בחשיבות החיים הקהילתיים, גם

במקום לדבר באופן חיובי על כך שאנחנו רוצים שבני העם היהודי

זו אמירה פוזיטיבית, וברגע שהולכים אל מונחים כמו ייעוד הגליל בהגדרה, נותנים בזה איזשהו ממד של התנגשות בין קבוצות לאומיות, שתי הקבוצות הלאומיות שחיות ביחד בתוך החברה

כאילו הצעת החוק הזו היא איזשהו game changer דרמטי בשינוי ההזנחה המתמשכת של הגליל והנגב על ידי ממשלות ישראל, ולא היא.

ומה שמכריע את הדמוגרפיה ואת היכולת של יישוב שמזדקן,

זה לא ועדות קבלה, אלא זו שאלה של תנופת בניה,

ולפחות אתה ואני כן מכירים בחשיבותו של בג"ץ. עברה בקשקש ועכשיו רוצים להרחיב אותה. ואני אומר לכם שהדיון כאן, אדוני, מתנהל בעיקר על בסיס תחושות וניסיון חיים שזה חשוב מאוד, על בסיס מעט מאוד

לא בדרך של ועדות קבלה אלא בדרכים אחרות, אז לא היה מתערער דרמטית היסוד הקהילתי בישובים.

אבל אני אומר שאני כחבר כנסת לא ראיתי דיון מספק בכלים אלטרנטיביים לפתרון הבעיה האמיתית שאתה מדבר עליה. לא יעלה על דעתי שלבני היישובים הקהילתיים במשגב, אין עדיפות

אתה בא ואומר יש חלק סביר,

שמיועד לבני המקום, ואני גם אגיד יותר מזה,

מי שגדל ביודפת הוא גם בן המקום ביעד.

או שהם ייסעו כדי לעשות בייביסיטר לילדים. אני אומר דבר

גלעד משפט אחרון באמת. אז אולי נפתח היום סט של כלים שהפגיעה החוקתית שלהם, או המדרון החלקלק שלהם הוא יותר מצומצם מרעיון ועדות הקבלה, לא רק שנמנע זליגה של רעיון רע מבחינה חוקתית לחוק הישראלי, אלא גם נשרת בצורה יותר טובה את הטווח הארוך של בניין ישובים קהילתיים חזקים בנגב ובגליל. תודה רבה. תודה.

משרד החקלאות ביקשתם להתייחס? טוב. אדוני הולך לבקש ממשרדי הממשלה את הסקירה הזאת? הצגת את דבריך, אז כשיהיה לי מה לומר,

הצגת את דבריך, בבקשה. אז אני לפרוטוקול מבקש את הסקירה הזאת. נרשם בפרוטוקול. נרשמת

מ-2008.

אגודה שיתופית?

כן זה קיים. זה או יישוב קהילתי או הרחבה קהילתית של קיבוץ או מושב. שמעוגנת בשתי הקטגוריות האלה, זה קיים. אבל אני אומרת שפה צריך לעשות את ההפרדה של יישוב חקלאי, כי גם

תושב שנכנס ליישוב קהילתי הוא צריך להבין

הוא יצטרך להיות

באיזושהי ועדה, יש לו גם אינטרס להיות בוועדה, כי הוועדה הזאת

יש משהו מסוים שבו אתה כבר לא מכיר. אתה צודק. זה לא שכשישראל תהיה 20 מיליון אז הקהילה תהיה 2,000 וכשהיא תהיה 30 מיליון אז היא תהיה 3,000 יש משהו שהוא אינהרנטי בזה שאתה מכיר את

קיימת זהות דתית, קיימת כל זהות, אבל לא קיימת זהות כמו שאנחנו מדברים עליה.

אני במקרה יש לי אח חרדי, אני מאוד מאוד אוהב אותו,

יש משמעות לדבר הזה

וגלעד ואתה שתדע שכמעט - - - כי היום כן, 50% מבני המקום מקבלים על ידי רמ"י במכרזים הפתוחים של רמ"י, אז זה קורה וזה טוב וזה גם מאפשר 50% לבני המקום וגם 50% שיבואו מבחוץ. ולכן

והניסיון להפוך את ועדות הקבלה כאילו לאיזה אמצעי שמבטא, או גזענות כלפי ערבים, או כנגד בכלל האוכלוסייה הערבית, אני דוחה את זה מכל וכל, זה בכלל לא נכון, זה לא האירוע,

כי אנחנו מקבלים אנשים ממרקמים חברתיים תרבותיים שונים. כל זמן שהם רוצים לחיות בקהילה. אבל יש מגוון חברתי קהילתי קצת שונה בכל אופן,

בין קהילה לקהילה ואפילו בין אזור

אז אני אגיד, את הכפר הערבי או את העיר הערבית צריך לחזק, ביטחון פנים, תכנון,

טריוויאלי?

לא יעלה על הדעת שלא נאפשר, ככל שמעוניינים כולם, את ההרחבה התכנונית, את הצמיחה. ונושא שאני מניח שדובר ודיברנו בעבר ועוד נדבר המון, זה הטריגר המיידי, זה מניעת ה- gentrification, מניעת דחיקת בני המקום, מניעת דחיקת הצעירים.

זה מין מציאות שבה הכלכלה אומרת שאתה, בשנות ה-20

נכון,

אבל יש היבטים משמעותיים ביותר שקשורים

לתרבות,

יש מקום לקצת מה שאנחנו קוראים, פרזיטים קהילתיים. עדיפות מסוימת לבני מקום, חד

וזה דבר משמעותי מאוד, כי ההיקף הרחב של התלמידים, ככל שיש כמובן את המספרים הגדולים יותר, התקנים הופכים להיות יציבים יותר, ההורים וצוות ניהול בית הספר מקבלים וודאות גדולה יותר לגבי איזה חוגים אפשר לפתוח. אנחנו נאלצים לסגור השנה, סליחה על הירידה לפרטים,

חוג רובוטיקה שנאבקנו עליו קשה מאוד, ובגלל שאנחנו בשתי כיתות כנראה מצטמצמות כנראה בתקנים, אז החוג הזה לא ימשיך, והתנודתיות הזאת קיימת במספרים הקטנים בצורה מאוד מאוד רגישה, מה שאין בבתי ספר גדולים שהם כבר עם 500-600 תלמידים. זו בדיוק נקודת התפר הזאת, שמצד אחד יש כאן רווח גדול מאוד לגודל, אבל מצד שני אנחנו עדיין נמצאים לא מספיק מבוססים בתוך הקרקע עם הדברים האלה, ויש לזה השלכות נוספות רבות בתוך בית הספר. דברים קהילתיים נוספים שהם מאוד משמעותיים, זה היישוב היחיד שאנחנו יכולים לקיים בו צהרון. אנחנו יודעים מה זה היום, כולנו פה הורים, ויודעים בשוק העבודה הנוכחי מה החשיבות של הדבר הזה? במקום לטרטר את הילדים בין הישובים שלנו באינסוף הסעות, ולשלוח אותם ימינה ושמאלה עם האוטובוסים הצהובים,

כשיש צהרון שנמצא על המתכונת ועל הביסוס של בית הספר, הדבר הזה מאפשר כושר נשימה, יכולת נשימה בכלל, להורים, להמשיך ולהיות שותפים במשק העבודה, וזה דבר דרמטי. אני אציין עוד כמה דברים קטנים שהיישוב הזה הספציפי הוא מיוחד אצלנו בזכות הגודל שלו, כמו ספריה עצמאית שקיימת שם, הרבה מאוד מערך חוגים שכולל למעלה מ-10 חוגים לעומת היישובים הקטנים של 200-300 משפחות, שאנחנו מסוגלים להעמיד שם 3-5 חוגים, פה יש לנו 10 אם לא 15 חוגים, הוורסטיליות עולה וגוברת זה ברור. אנחנו יכולים לתת מענה לכל שכבות הגיל, יש לנו מועדון ותיקים, פעילות של הקתדרה לדוגמה, של החברה למתנ"סים אגב שצוין כאן, עשינו גם את המדד הקהילתי ואנחנו רואים איך הדבר הזה, בהיקפים כאלה רחבים של יישוב שהוא מספיק מבוסס, הוא גם מאפשר תתי קבוצות של שייכות, זהות ושייכות בתוך היישוב.

שאם בן אדם צריך קצת ימינה וקצת שמאלה, אבל בתוך אותו היקף של הצביון של היישוב, יש לנו מספיק יכולת לקיים את תתי הקבוצות האלה. ומצד שני, אני אומר את זה גם כמי שראש המועצה ואני מצאנו את עצמנו בקדנציה הזאת מתמודדים עם הרבה מאוד יוזמות חינוכיות, גם בפורמלי וגם בבלתי פורמלי. כל מיני רעיונות שצצים בעולם החינוך של הקמה של בית ספר יער, והקמה של בית ספר מונטסורי, והקמה של בית ספר אנתרופוסופי ובית ספר דביבונים ואני לא יודע מה, כל מיני המצאות שונות ומשונות, ותתמ"דים וכו'. בסוף, כשיש איזשהו מכנה משותף שהוא בבסיס שלו כן אפשר לקשור את הדברים ביחד, זה עוגן חזק ומשמעותי שיודע לייצר את הקהילה הזאת ולתת לנו כמועצה,

לכונן שם בתוך היישובים האלה את המענים הנכונים עם קבוצת שייכות אחת ברורה, ומצד שני גם מספיק מבוססת וחזקה כדי להעמיד את כל מה שתיארתי כאן בצורה מפורטת. הערה אחרונה ובזה אני אסיים, אם יש עוד סט של כלים שאפשר לפתח, אנחנו נהיה הראשונים להתגייס. אבל אני אומר המציאות כאן תקועה, אנחנו תקועים ולכן החשיבות של האירוע הזה, לצלוח כבר את הנושא של פקודת האגודות השיתופיות בהקשר הזה. יש ישובים שנמצאים עם הלשון בחוץ ומתחננים לחמצן הזה, רוצים אחר כך לקבע שבסדר, 1,000 זה ה-full capacity לעניין הזה ועל זה מבוססת קהילה,

במקביל אפשר לקדם את הנושא של בני מקום, שאני חושב שיש שם הרבה מאוד עיוותים שלא קשורים, שלא יאפשרו היום את הדינמיקה, בטח במגזר היהודי. הרבה מההגדרות שם לא תואמות את הדינמיקה של החיים ביישובים היהודיים בהקשר הזה של בני מקום ועוד פטנטים אחרים, אבל כל זה אפשר במקביל ואחר כך. תודה רבה. תודה רבה אופיר. משרד המשפטים. שלום, אנחנו בעצם ממשיכים פה בקו שהתחלנו איתו בדיונים הקודמים ונדמה שהוא מתחדד ככל שהדיונים מתפתחים, וטוב שאנחנו מקיימים את הדיוק לעומק הדברים ושומעים את הקשיים והדברים שבאמת ברור לנו שמליבם ומדם ליבם מדברים ראשי המועצות ונציגי ציבור שדואגים לציבור הזה, ואנחנו בכך בוודאי לא כופרים וחושבים שזה עניין חשוב. יחד עם זאת, ככל שהדיון מתפתח אנחנו חושבים שמתחדד הצורך, ודברי אדוני עכשיו לדעתי גם חידדו את זה להבין האם המספר פה הוא בעצם כלי מתאים למטרה שכולנו חושבים שהיא חשובה? שקהילות יפעלו בצורה חיה, חיות טובה שהקהילות לא יקמלו ולא יקרה להם הדברים שתיארו לנו ובאמת עצוב לשמוע על מקום שהיה פעם חי ותוסס והולך ומאבד את אותו אופי טוב. אז אנחנו רוצים בעצם להבין את ההיבט שדיברנו עליו כבר בדיון הראשון, המחקרי פה. מהי בעצם קהילה, שכמו שבפסק הדין בעניין סבח בעליון נאמר שהיא מין close knit, צמידות כזאת וקהילתיות כל כך מגובשת שדורשת את היכולת הזאת לחיות בצורה שכל אחד מכיר את החלבן ואת החבר והם יודעים ביחד שהם צריכים לחייב אחד את השני בכסף והחיים הם מורכבים ביחד. ככל שאנחנו עולים במספרים האלה, ואם אני מבין הישוב שאתה מדבר הוא ללא ועדת קבלה, וזה נשמע שיש שם חיי קהילה טובים, וכמו שאני הודיתי והתוודיתי, אני גם גדלתי ביישוב בסדר גודל כזה שהיום הוא כבר גדול אפילו יותר והיה מאוד קהילתי. קהילתיות היא משהו שאפשר לקיים, להבנתנו, אני אומר את זה ממקום צנוע כי אני לא חוקר, בגלל זה רצינו לשמוע חוקרים בנושא, אבל להבנתנו הם יכולים להתקיים גם במצבים שאין ועדת קבלה. ולכן למה ההיבט הזה הוא כל כך קריטי בהינתן הערות בית המשפט העליון, בהינתן תחושת הכבוד שנפגעת שבאים לבן אדם טוב בכל מישור ועניין ואומרים לו אתה לא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים אותך. והיבט הפגיעה המשמעותי הזה שאף אחד מאיתנו לא רוצה להימצא בנקודה הזאת בחיים שאומרים לו שהוא לא מספיק טוב כדי לגור ביישוב מסיבות אלו ואחרות. והטענה היא כמובן, אני חלילה לא אומר, כמו שאמרתי בדיון הראשון, אנחנו לא באים פה לבטל את מנגנון ועדות הקבלה כמו שהוא היום, אנחנו לא טוענים שזה מה שוועדות הקבלה עושות כיום, אבל ככל שאתה עולה במספרים הדבר הזה רק יתחדד ויקשה יותר, ולכן חשוב לנו מאוד ההיבט המספרי הזה, אנחנו באים עם אותו ראש פתוח לשמוע שיגידו לנו שהמספר היום טעו בו, או כמו שהיועץ המשפטי של הוועדה אמר, אם נגלה שיש פה איזושהי בעיה בהתאמות למשל שהקהילה מזדקנת, אז אנחנו צריכים לחשב אחרת את מה זה אותם 400, אנחנו פתוחים לשמוע, אנחנו רוצים להבין בדיוק את ההיבטים האלה, ואנחנו נשמח לשמוע. החוק קיים הבקרה קיימת והעקרונות קיימים, והעקרון החוקתי והבקרה השיפוטית קיימת, הכל קיים. אנחנו באנו פה לדבר על המספר. אני מבין. אני הצגתי את המספר לדעתנו, מניסיוננו, שהמספר הנכון הוא 1,000 ובעצם הוא מחזק את זה פה חברי, ויש פה חברים מהדרום ומהצפון ומכל הכיוונים. אנחנו טוענים שהחוק קיים והבקרה קיימת, השאלות החוקתיות, לא באנו לדבר עליהם,

במקומות אחרים נדבר עליהם, באנו לדבר על המספר. והמספר הוא 1,000 לדעתנו. נאחוז את השור בקרניו, לגמרי חשוב לדיון. האמירה שאני מכוון אליה, היא שאם אנחנו אומרים אוקיי, זיהינו את זה שכשיצאנו לדרך היה את המספר 400 או אפילו היסטורית 500, לא נדון פרוטה, ואז אמרנו שהסיבה שאנחנו קובעים מספר, תיאורטית היה אפשר בלי מספר להגיד הנה הכלי ועדות קבלה, ישוב קהילתי. אז אמרו למה צריך? כי מבחינה משפטית ברור לכולם שיש פה איזה איזון בין הזכות לשוויון לגישה לקרקע. - - - מספר, השאלה איזה מספר זה? אני אומר בדיונים התחדד לנו שיש בעיה, שיש ישובים שעומדים בפני בעיה, אבל אנחנו אומרים שעוד לא שמענו את הביסוס עובדתי מחקרי ללמה הפתרון לבעיה הזאת הוא פריצה של המספר העליון ולא,

בנית כלים לשיפור הקהילתיות, מתן כלים משאביים, כספיים, כל דבר מסוג אחר. הטענה שלנו הייתה שמאחר ויש בתכנון, ישוב צריך לגדול ל-500 משפחות או ל-1,000 משפחות, אז הכלי צריך להות כלי לטובת הדבר הזה. זאת אומרת זה עניין תכנוני. אבל השאלה היא האם הקהילתיות לא תישמר? נניח עכשיו עולם שבו אנחנו אומרים, באמת תרגיל רעיוני, בלי ועדות קבלה גם מאפס משפחות, והישובים קמים ויש את הפירות שסרחו.

ואנחנו עשים את זה בישובים הבדואים ואז - - - אז לא צריך, אז גם אין כוונה. שניה אני אסיים את המשפט הזה, אז השאלה היא האם במקום הזה שהקהילה, ואז אנחנו אומרים זיהינו, קשה לבנות את הקהילה ככה בלי שום ועדת קבלה מאפס. השאלה היא האם אנחנו בכל מספר נגיד את זה? כי בסוף ברור שישוב חפץ חיים במדינה שגדלה, יכול להיות שהוא יתפתח עוד,

גם תל אביב הייתה פעם מושבה קטנה, לכו תדעו אולי באחד מהיישובים הקטנים תבוא הבשורה יום אחד ותהיה לנו עיר - - - בישראל. השאלה היא איפה זה עוצר ולמה זה עוצר במספר הזה? אם אפשר לשמר קהילתיות, אפשר להגיד יש קהילה מאוד קטנה שאז חייבים את ועדות הקבלה, ויש קהילה, ישוב קהילתי ללא ועדת קבלה שממשיך להיות עם אותה תחושת קהילתיות,

אנחנו לא רוצים לוותר על זה, אנחנו לא רוצים שתהיה תחושה שאתה גר במקום מנוכר. אני חושב שהשאלה נשאלה מספר פעמים וגם קיבלה תשובה מספר פעמים, גם מראשי מועצות בשאר הפגישות וגם היום. הקהילה נשארת קהילה והמנגנונים נשארים אותם מנגנונים, צריך לעדכן אותם, צריך לעדכן את המספר בסך הכל. אני חושב שבדברים שלי, רק במענה למה ששאלת כלפיי, קודם כל באמת נדמה לי שביססתי קצת יותר מהשטח, זה לא עבודת מחקר, זו מציאות אמיתית של חיים, שבסוף אנחנו מרגישים, בואכה 700, יש יכולת אבל היא כמעט, היא חסרה והיא מפוספסת, זו בדיוק הנקודה. אני לא הייתי בדיונים שהיו סביב הסיפור של ה-400 שאז נקבע בפקודת האגודות השיתופיות, אני חושב ש-common sense פשוט, זה מאוד הולם את מה שנקבע בלוח 2 ובהיבטים האלה,

התכנונים של היישובים הולך סביב המספר הזה, אז בוא נקבע גם בהלימה. אני מדבר כאן בקהילה, רק שניה אחת, בגבעת אבני היה סיפור באמת ייחודי של הקצאת קרקע לעמותה בהחלטת רשות מקרקעי ישראל, להקים את היישוב הזה, והעמותה התעסקה עם השיווק, קיבלה את ההקצאה, והיום כבר שנים אנחנו תקועים, כי הדבר הזה לא מתחדש, זה היה פטנט מאוד מאוד נקודתי וייחודי, והיות ואין ועדת קבלה במספרים האלה, היישוב הולך ומזדקן כמו שתיארתי קודם. אין חולק שיש צורך בישובים גדולים כדי לבסס אותם, לפחות כרגע השאלה היא האם יש הכרח בוועדת קבלה לצורך הדבר הזה? לשיטתנו הדבר הזה עוד לא התבסס. השאלה היא לא רק משפטית היא גם חברתית. בסדר, אנחנו עוד נעמיק בזה. סליחה על חוסר הנימוס שלי, נועה מושייב משרד המשפטים, ניב יערי משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה. טוב, תודה. נטע יגל. שלום נעים מאוד שמי נטע יגל, מועצה אזורית רמת הנגב. אני יושב ראש ועדת הקבלה של אותם ועדות קבלה שמדוברות כאן כל כך הרבה. אני פוגשת פעם בחודש את המשפחות, היישובים הקהילתיים מגיעים אלינו לוועדת הקבלה, יושבת בכל חודש לפגישה, רואה אותם, רואה את המגיעים, ואני חייבת להגיד שבסוף באמת המספרים של אלה שלא מתקבלים, האחוזים הם קטנים, הם באמת מינוריים, אני אפילו לא יכולה לספור גם לא על יד אחת את כמות המשפחות שראינו לא מתאימות בשנים האחרונות במועצה, ובגלל זה מבחינתי זה לא הדיון. הדיון הוא על איך בסוף באמת מצליחים לראות משפחות ולקבל משפחות ולייצר מנגנון שמשפחות א' יבינו לאן הן מגיעות, ראיון ועדת הקבלה הוא האחרון בשרשרת, הוא הסוף. יש לו תהליך שלם שמקדים אליו. יש תהליך היכרות עם היישוב, יש תהליך של ביקור ביישוב, של סיור ביישוב, של שבת ביישוב,

כל ישוב ומה שהוא בוחר. ועדת הקבלה היא אחרונה. אם אנחנו מבטלים, לא מבטלים, אין פה דיון על ביטול, יש פה דיון - - על הגדלה. - - יש פה דיון ברור על הגדלה, אבל היום בעצם ביישוב הקהילתי היחיד במועצה שלנו שאין בו את המנגנון הזה, אנחנו רואים את החיבור של המשפחות הרבה פחות משמעותי, א' לסיפור, ב' בתוך היישוב, בתוך ההתנדבות, בתוך הוועדות, הן הרבה פחות מבינות הרבה פעמים,

מה מצופה מהן, עד כמה הן חלק, וזה באמת הבדל משאר הישובים שכן מגיעים. הקשר שלנו עם ועדות הקליטה, הקשר שלנו עם הישובים, המחויבות שלהם לצמיחה הדמוגרפית ולהתפתחות של היישוב עצמו, כי הן מבינות שהאחריות הוא עליהן, זה שונה, ולכן אני שוב על היישוב היחידי שנמצא אצלנו אם במדרשת בן גוריון היה אפשר להכניס בחזרה את ועדת הקבלה שבאמת תקבל את אותן משפחות, שתראה בעיניים מי מגיע, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד משמעותי לצמיחה של היישוב, היה משפיע על החיים ביום-יום, ואנחנו לא בעולם של חלבן או לא משנה, זה לא העולם, ויודעים מה? גם במדרשת בן גוריון לא בטוח שכולם הולכים ברחוב ויודעים בדיוק מי נמצא ואת מי הם ראו ואומרים לו שלום, ויודעים מה הוא אכל אתמול לארוחת בוקר,

זה סיפור של להיות חלק מיישוב ולהבין, בטח במרחב שבו אנחנו חיים, שיש אחריות, ושאנחנו מגיעים ליצירה ולבריאה, ולא רק להשקעות ואולי בזה אני אסיים ואני אגיד שאני חושבת שזה המנגנון הכי חשוב ללזהות מי מגיע כדי לעשות פה סיבוב ולעשות פה השקעה ולקנות מגרש מרמ"י במחיר אחד ויומיים אחרי זה לשים אותו ביד 2 בפי שלוש? ומי מגיע באמת לקבוע את שורשיו ואת משפחתו ביישוב? ואת זה אנחנו רוצים לראות בוועדת קבלה, להסתכל להם בעיניים ולראות שהם מבינים והם רוצים והם חפצים לחיות ביישובים שלנו. תודה רבה לך גברתי. הבא בתור דודו קוכמן. שלום, אני רוצה להתחיל לספר לכם על הסלט הגדול ביותר שנכנס לספר גינס. הסלט הגדול ביותר בעולם הזה הוקם על ידי קהילה בישראל, שהחליטו לחגיגות ה-70 שלהם לעשות חיבור בין הסבים להורים לנכדים, לגדל את הירק, להכין אותו ביחד, וזה היה שילוב קהילתי מדהים עם חלוקים, עם סינרים, עם כל התהליך שנעשה במהלך חצי שנה, ואחרי חצי שנה הם עשו את הסלט הכי גדול בעולם, והם מכרו אותו, הם עשו את הכל לבד, מכרו אותו ואת התרומה שלהם מעל 100,000 שקלים הם תרמו לכפר של אלוף אלמוג בנגב וזה היה חלק מקהילתיות.

זה לא היה קורה אם בקהילה הזאתי לא היו תהליכי קבלה במהלך השנים ונוצרה קהילתיות חזקה. זה דווקא יישוב במרכז הארץ, זה לא יישוב שנמצא בפריפריה, ואני מתחיל ואני אומר את זה כי אני חושב שיש כאן איזושהי חוסר הבנה למהות של מה זה קהילה ומה משמעות של תוכן של לחיות בתוך קהילה כפרית? וזה אני רוצה להתחיל עכשיו, חיים ציפורי המקים של החברה למתנ"סים השתמש במונח מאוד יפה והוא אמר מה הופך קהל לקהילה ומה הופך בניין לבית? ומה שהופך את הדברים האלה מבניין לבית ומקהל לקהילה זה האנשים, הם אלה שנמצאים שם והם יוצרים את התוכן. אבל אם יש אדם, משפחה אחת, שלא מתאימה לתוכן הזה, זה יכול לייצר תוהו ובוהו בתוך קהילה אחת קטנה. הנושא של היכולת למיין את האנשים שבאים לתוך קהילה קטנה, זה נתפס אצל אנשים מסוימים בצורה מעוותת ולא נכונה. לאנשים שחיים בתוך קהילה, הם צריכים לקבל הגנה ליכולת שלהם לקיים חיי קהילה, בעיקר שמבוססת על התנדבות מוחלטת של מרבית האנשים. לא יהיה תוכן בתוך החיים של הקהילה, לא לתרבות שלהם, לא לאיכות החיים שלהם, לא לחינוך שלהם, לא לדברים הכי בסיסיים של הדברים השוטפים שלהם, אם אנשים לא יקומו ויעשו מעשה. ואנשים לא יקומו ולא יעשו מעשה אם הם יבינו שיהיה להם קשה להיות עם אנשים שכל הזמן הם עסוקים בלריב איתם ולהילחם איתם. ולכן התהליך של המיון הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה לא עניין של מספר. אני כן חושב שיכול להיות שזה יגדל ל-1,000 ויכול להיות שבעתיד שנחשוב שזה צריך לגדול ליותר, לא צריך לחשוש ולפחד.

אני אמרתי בפגישה הראשונה שהייתה כאן, שביישובי המיעוטים הם מדברים על ההעדפה של בני מקום עד 30,000 ואף אחד לא הרים גבה ואף אחד לא אמר שום דבר. וכאן כשאנחנו מדברים על עד 1,000, איזה שאלות יש כאן ואיזה דברים מתעוררים כשאנחנו מדברים, בסך הכל לשמר את הקהילתיות שלנו שהיא מאוד חשובה. אני לטעמי,

חושב שהנושא של הקהילתיות זה לא רק עניין של הפריפריה. גם ישובים שנמצאים באזורים שונים ברחבי הארץ, חשוב להם לשמר את הקהילתיות שלהם, ואני חושב שזה מאוד חשוב.

כשאני מדבר בתוך קהילות אני אומר תשמעו, יש לכם מנוף לפיתוח או מנוף לכיסוח, ואני רוצה לצמצם את המנוף לכיסוח, והמנוף לצמצום הכיסוח הוא בזה שאנחנו נצמצם את אותם אנשים שלא מתאימים לחיות בקהילה כפרית. באה משפחה אחת לתוך קהילה כפרית ומטרללת את כל הקהילה, אנשים עסוקים במלחמות עולם פנימיות בתוך הקהילה במקום להשקיע את הזמן שלהם בלקדם ולפתח את הקהילה, הם עסוקים כל הזמן בלריב אחד עם השני. אני זוכר באחת הקהילות שלי שהייתה מריבה בין אנשים על מי יהיה אחראי על בית העלמין? והייתי צוחק עליהם מה אתם מחכים לאחרית הימים שיקומו אנשים לתחייה? וזה עניין בסופו של דבר של פרסונות, של אנשים שחיים בתוך קהילות. לכן אני חושב שאסור לוותר גם על המרקם החברתי של מה שהעלה כאן עורך דין גור, ד"ר גור בליי. כן, דיברנו בטלפון אחרי הפגישה הראשונה. ואני כן חושב שהמרקם החברתי הוא מאוד חשוב, כי עכשיו רק לאחרונה ניתנה פסיקה בצפון על איזושהי משפחה חסידית ביישוב במשגב נדמה לי, אם אני לא טועה, או באחד היישובים שם באזור, והם גרו שם כמה שנים, והם לא היו חברים, הם גרו שם בשכירות ורצו להתקבל ובסופו של דבר בגלל ההתנהגות שלהם, והרצון שלהם לכפות את אורח החיים שלהם על הקהילה, לא רצו לקבל אותם, הם הגיעו עד בית המשפט וגם בית המשפט החליט שהם לא מתאימים לחיות בקהילה שהמאפיינים שלה הם שונים, ולכן אני חושב שהמרקם החברתי הוא מאפיין חשוב וכן צריך לשים אותו כשיקול בתוך קהילה קטנה.

אני גם אומר שעוצמת הבינוי הקהילתי והחוסן היא קשורה לרמת הקהילתיות, וראינו את זה בצורה מדהימה, לצערי, בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה ראינו שאנשים בודדים במקומות חזקים קיבלו הגנה מהקהילה ובאו לבדוק מה קורה איתם ומי מטפל בהם, ובמקומות שלא היה חוסן קהילתי, המועצה והמשרד הרווחה וכל מיני גופים אחרים היו צריכים להיות הרבה יותר מעורבים. כשיש קהילה חזקה שמעורבת, שאכפת לה ממה שקורה, אז היא גם מסתדרת לבד. זה צריך להיות אינטרס של המדינה שהקהילות הכפריות יהיו חזקות. ולכן אני חושב, ואני מברך את יושב הראש על קידום החקיקה הזאת, ואני חושב שצריך מאוד לחזק ולקדם. אני גם הייתי מבקש עוד משהו, בחקיקה הראשונה המקורית, היה שם דבר אחד שאני חושב שהיה צריך להישאר בחקיקה הקודמת שאין בחקיקה הזאת כדי לבטל הסדרים קיימים שהיו קיימים קודם החקיקה, ואני מזכיר שקודם החקיקה היו ועדות קבלה שפעלו בחסות רשות מקרקעי ישראל, במתכונת מסוימת, בכל מיני אזורים אחרים בארץ והם גם אפשרו את הנושא של הפטור ממכרז.

בגלל שמשרד המשפטים התנגד לעניין הזה, הוא בעצם, בזה שלא קבעו את האמירה הזאת שאין בחקיקה הזאת כדי לבטל הסדרים אחרים, בעצם ביטלו את כל הנושא הל הפטור ממכרז שהיה באזורים אחרים בארץ, וגם באזורים אחרים בעצם יש הקפאה של קליטה של התיישבות בגלל חשש של ישובים מכניסה של גורמים עבריינים או גורמים שאינם מתאימים לחיות בקהילה כפרית. ואנשים חושבים שזה עניין של ערבים ויהודים,

זה עניין של אנשים שלא מתאימים לחיות בקהילה כפרית.

תודה רבה אדוני. אני רק אעיר על דברייך, את הצד השני של הדבר. דיברת על זה שאתה חושב שצריכים להיות הדיונים האלה קיימים גם בישובים שהם לא רק בפריפריה, אני לא בטוח שזה נכון, ויטענו הטוענים, בסוף אתה נותן פה פריבילגיה, לא כל אחד יכול לבחור את שכניו במדינת ישראל. אתה נותן פה פריבילגיה לקבוצה מסוימת, והדבר הזה מהווה איזושהי פגיעה. עכשיו השאלה מה עומד אל מול הפגיעה הזו? אני יכול להבין שלהקים ישוב קהילתי, למדינת ישראל יש אינטרס שיוקמו ישובים בפריפריה, והדרך שלנו להביא אותם היא בהקמת יישובים קהילתיים, והדרך לשמר את הישובים הקהילתיים שהם יהיו א' ברי קיימא, ושיש שם מרקם חיים של אנשים שיכולים לחיות אחד עם השני והתנדבות וכו' וכל מה שתיארתם, את זה אני יכול להבין. אבל אני יכול להבין איך זה בעל משמעות בפריפריה, לתת פריבילגיה כזאת במרכז זה נראה לי כבר יותר קשה. אני אגיד מילה אחת.

מדינת ישראל לצערי היא מדינה קטנה מאוד. פעם חשבנו שהפריפריה היא בין גדרה לחדרה והיום חושבים שהפריפריה הרבה יותר רחוקה. אבל אם אתה חושב על עוטף, ואני גר באזור הדרום, ואני נמצא בחוטף עזה מה שנקרא, באזור של ה-40 קילומטרים אני נמצא ואני נחשב מרכז הארץ כי אני נמצא באזור. אני מסכים איתך צריך לחשוב איך מגדירים פריפריה? אני לא דיברתי אתה יודע מה, לא תל אביב או מדינת תל אביב.

אבל אני כן חושב שיש אזורים אחרים כל אזור אשקלון ועוטף אשקלון, אזור לכיש, אני כן חושב שצריכים להרחיב את האזורים האלה. כן, בסדר, עם זה אני מסכים. ברשות היושב הראש - - - נורא מענין שאומרים פה חברי כנסת שהחוק הקודם שלפני יותר מעשר שנים על הקשקש, למה? בגלל שהיה פסק דין של חמש נגד ארבע, על זה הם קוראים על הקשקש. לא משנה שכבר מיליון פעמים היה בבית משפט ערעורים ועניינים וחיזקנו וזה כבר חיזק וזה התחזק. אבל עכשיו תשים לב, ההסדר השלילי,

מה שהוא מדבר עליו, שהחליטו, הפרשנים, שבעצם אם יש עכשיו הסדר כזה אז בישוב קהילתי שהוא לא בנגב ובגליל אז אין ועדת קבלה, זו הייתה החלטה מנהלית.

לא של נבחרי ציבור, לא של ועדה מכובדת כזאת, לא ביקשו נתונים, לא כלום, החליטו שהם החליטו ככה אז זה הסדר שלילי, עשר שנים עברו וזה נחשב אפילו לך זה נראה ברור כשמש. הרי היה צריך להיראות לך ברור כשמש כי החוק עומד ושעבר את כל הבקרה, ושהמדרון החלקלק הזה הוא לא כצעקתה ו-400 הוא מספר סתמי ועכשיו צריך לברר. הרי מה קורה? מה שפועל כנגד העניין הזה, משום מה, יש לנו עיוות מחשבתי פה, הקמנו ישובים עם הנחות מסוימות, היו מושבים וקיבוצים,

אנחנו לא מדברים על זה כרגע, אבל הוא כן מדבר, מושב, קיבוץ, וכשהקימו אותו כאגודה שיתופית, יש לו משבצת, למה שתהיה לו ועדת קבלה להרחבה קהילתית - - - במשבצת? זאת שאלה ראויה. אתה הצגת את זה לא נכון. זאת אומרת זו איזשהי ההנחה הסמויה שלך, כאילו שזה איזשהו פשע לעשות ועדת קבלה באגודה שיתופית שהיא אגודה שיתופית להתיישבות כזאת או אחרת, או נמצאת במקום אחר,

א' וודאי שלא הנחתי שזה פשע, זה בוודאי שלא. רק ניסיתי להציג את הצד השני. טוב, בסדר גמור, תודה רבה. שלומית שיחור. תודה רבה, ותודה רבה ליושב הראש שאפשרת לי להגיע לכאן. שתי מילים על עצמי לטובת מי שעוד לא מכיר. אני הייתי רשמת האגודות השיתופיות בשנתיים ושלושה חודשים האחרונים, אני התפטרתי מהתפקיד כדי לרוץ להיות ראשת המועצה הבאה של עמק יזרעאל. אני עורכת דין, יש לי תואר ראשון ושני במשפטים בהשכלתי, 13 שנים בפרקליטות הצבאית, בתפקיד האחרון הייתי פרקליטת איו"ש ועזה, אני סגן אלוף במילואים, ואני גרופית של המרחב הכפרי. יושבים פה שלושה אנשים שהיו איתי יחד באגף לאיגוד השיתופי, עורך דין רותי לירז שלא צריך להזכיר אותה, עורכת דין טלי ארפי כהן ועורך דין אביתר אלון. לא מייצגת אותם, לא מדברת בשם משרד הכלכלה, אז רק שיהיה ברור שאני מדברת את שעל ליבי. אני חיפאית במקור בכלל, אי אפשר להאשים אותי בכלל במשהו אחר, וכן ב-15 השנים האחרונות חיה בישוב קהילתי, בתמרת בעמק יזרעאל. בעלי, אגב, אקס מחלקת בג"צים שם הכרנו, הוא משם, מהראשונים שם, ומה שקרה לי זה שהתאהבתי במרחב הכפרי לחלוטין. מהר מאוד הייתי בוועדים של תמרת, הייתי חברת מליאה, הייתי חברת הנהלה בעמק יזרעאל, וניהלתי אחר כך יישובים, החלטתי להפוך את התחביב הזה למקצוע. ניהלתי את נופית, אני מספרת לכם כי יש לזה איזושהי חשיבות בזבולון מועצה אזורית, ניהלתי את שמשית שלוש שנים שהיא בעמק יזרעאל, והייתי יו"רית של היישוב שלי, של תמרת. ועכשיו רגע להגיע למספר ואז אני אגיד שלושה משפטים.

לפני 15 שנים אם הייתי מדברת איתכם הייתם שואלים אותי מה המספר הנכון הייתי אומרת לכם מה זאת אומרת, 400 ברור, זה מאוד הגיוני. אי אפשר לקיים קהילה מעבר ל-400, איך מחזיקים את כל הוועדות, את כל המתנדבים האלה, מה עושים איתם?

שאחר כך ניהלתי את נופית, ונופית היא יותר מ-700 בתים, והייתי גם מנכ"לית של הוועד המקומי שהיה גם אגודה שם, וזה על הקשקש ה-700 הזה,

אופיר שיק שהיה פה קודם אמר את זה. עשיתי את הדבר הזה, ראיתי אותו בלבן של העיניים,

קהילתית זה מחזיק טוב, זה לא שם מוניציפלית, ותכף נדבר מוניציפלית על דברים אחרים. המדינה לקחה כמה צעדים אחורה, בחדר הסגור הזה אני יכולה להגיד שכולנו מאמינים שהמרחב הכפרי הוא טוב למדינת ישראל, גם לכלכלה של מדינת ישראל, גם לחברה, אבל אני אומרת המדינה עוד שם, בטח בפיתוח של היישובים, בטח בפיתוח גם התכנוני של הישובים קדימה, וגם בפיתוח של מבני ציבור יש עוד שטחים ציבוריים. אז ה-700 של נופית החזיק לי על הקשקש, אחר כך ניהלתי את נופית, 550 משפחות מדהימות שהגיעו ביחד, נסגרים בתי ספר, נסגרים גנים, כל שנה מחדש האם אפשר לפתוח גן, כמה כיתות?

אז את כל הדוגמאות האלה כבר שמעתם מראשי המועצה היום ובפעמים הקודמות. אז אומרת חד משמעית, אני בעד ה-1,000 אני אומרת את זה, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אחרי 15 שנים זה מה שאני אומרת. זה לא איזה מספר כזה, זה זה. לבנות קהילה זה קשוח, דני עושה את זה הרבה מאוד שנים, הרבה מראשי המועצות עושים פה הרבה, דודו קוכמן ממקומו הוא עושה את זה. זה קשוח, השלטון הדו רובדי שלנו לא מקל, הסיפור שבן גוריון הקים אותנו כאגודות שיתופיות, תאגיד מהמשפט הפרטי אני הכי בעדו בעולם, הקעקוע היחידי שיש לי על הגוף הוא של ה-ICA- international cooperative alliance, הכי מאמינה בעולם ביזמות שיתופיות, אנשים שחיים באגודות שיתופיות ורוצים להיות ביחד, מבחינתי זה העליון. אגב לא רק בכפר, גם בערים, מותר להגיד את זה. אז אני אומרת, השלטון הדו רובדי הוא קשוח. גם אגודות שיתופיות, גם ועדים מקומיים, גם המועצות האזוריות, היישובים קשה להם להחזיק את עצמם היום, בטח כשהם קטנים הם לא מחזיקים את עצמם. בואו אלינו, אני מזמינה את הוועדה, אני באמת ממש רוצה שתבואו להסתכל איך אנחנו נראים היום, איך התשתיות שלנו נראות, איך הכבישים שלנו נראים, איך התאורה נראית, איך תשתיות הביוב שלנו נראים, ואנחנו לא מאוד עתיקים, חלקנו כן אבל חלקנו לא. ואני חייבת להגיד שכרשמת אגודות שיתופיות, אחד הדברים שלמדתי זה שאיו"ש נראים בדיוק כמונו, זאת אומרת התשתיות שם נראות בדיוק כמו לא באיו"ש. אז אני אומרת אוקיי, אז המדינה לא שם, אז מי שם? האזרחים, וזה מה שהמדינה בונה. אז אני יכולה להגיד לכם שאני משלמת 417 שקלים בכל חודש כדי לקבל את השירותים המוניציפליים שמקבלים בעיר לידי. אני רואה במועצה האזורית עירייה לכל דבר לשירותים המוניציפליים ומטריה לקהילות, וזה ההבדל. אם רוצים לדבר על ערים אז מדברים על דמוגרפיה, אם רוצים לדבר על כפר אז מדבר על גיאוגרפיה, ואני חושבת שפה החשיבות של המועצות האזוריות והחשיבות של האזורים הכפריים. ואני אומרת עוד שני דברים, אחד היה בגץ אביב בגליל, שר הפנים סירב להגיד מה המינימום שצריך לתת ליישובים? זה אומר שהיישובים בעצמם צריכים להשלים את השירותים המינימליים לעצמם, גם המוניציפליים, גם בגזם, גם בגינון,

ניהלתי את הדבר הזה, בכל דבר ועניין, בדגלים שתולים לכבוד יום העצמאות, אני כבר לא מדברת על שירותים של חינוך חברתי ולא מדברת על שירותים של צעירים וחיילים ותרבות, וחינוך, שמקבלים במקומות אחרים, שפה לא. ואפשר להביא נתונים כמה שצריך מכל מקום, מכל מועצה אזורית שרוצים לקבל. אז אני אומרת מי שמשלים את השירותים זה האזרחים, כל מה שצריך זה לא להפריע. במובן הזה זה עובד וזה טוב. דבר שני, הסיפור של היישובים שלנו הוא המון מבוסס על התנדבות, המון. זה טוב, אני בעד התנדבות. אני חושבת שככל שיש יותר התנדבות יש תחושת שייכות יותר גדולה, תחושת משמעות יותר גדולה, הופך את החברה, את הקהילה ליותר חזקה. ברור לגמרי. אבל אומרת עוד דבר, גם הוועדים שלנו, כמו כל הוועדות שלנו הם ועדים מתנדבים. בסדר? הייתי יושבת ראש תמרת, לא קיבלתי שקל. הבעל שלי עכשיו יושב ראש תמרת 24/7 בנוסף על תפקידו, הכל בהתנדבות מלאה. עכשיו אני באה לוועדות קבלה, אני האחרונה שחושבת שאיזושהי אפליה צריכה להיות, ממש לא, לא בעד אפליה,

נגד חד משמעית, אבל כן חושבת שיש אופי ליישובים, ופה אני מדברת איתך עו"ד ד"ר גור. לא אפליה, אבל כן אופי של יישוב. אני יכולה להגיד לך שבשנתיים האחרונות במיוחד, כמעט כל שבוע, ותשאל אותם פה שיושבים כאן, גררתי אותם למועצות אזוריות אחרות כדי לראות את הדבר הזה, שיש כמה אגודות וכמה ועדים שכולם בהתנדבות אגב, גם הוועדים המקומיים הם התנדבותיים, עם קרבות, עם באמת בעיות אמיתיות שההתנדבות פה היא חלק מהם. עכשיו רק תכניסו לתוך הדבר הזה גורמים שרוצים לפרק את האגודה. מספיק אחד, לא יודעת דני אתה דיברת על כמה, מספיק בן אדם אחד שלא רוצה לחיות בקהילה הזאת, שלא רוצה שיקבלו את רמת השירותים הזאת,

יש גם אינטרסים שונים בתוך קהילה, יש גם צעירים ויש מבוגרים, וזה בסדר שמישהו מבוגר לא רוצה ללכת לבריכה ושמישה ומבוגר לא חושב שנכון להוסיף מטפלת לגן, אבל אומרת חד משמעית, הסיפור של אנשים שבאים לתוך הקהילה, ואגב, אני בעד לקבל את כולם פנימה, ואני חושבת שוועדות הקבלה עושות עבודה מצוינת בתוך זה, וגם ועדות ההשגות שיש לנו שם נציגות של האגף, ויש נתונים מפה ועד הודעה חדשה, ואתם מכירים את כל הנתונים שם. אני חושבת שהוועדות עושות עבודה מצוינת, אני חושבת שהם לא הבעיה, אני חושבת שהעילה הנוספת היא חשובה ואסור להוציא אותה החוצה. זה מעבר ללקבל או לא לקבל, זה להסתכל על זה גם כדי שאנשים לא יבואו לפרק קהילות, וזה קורה, וגם כדי שלא יגיעו סוחרי נדל"ן, ואת זה אמרו פה קודם ואני יכולה להגיד את זה חד משמעית, זה אחד האירועים הכי קשוחים של המרחב הכפרי היום, וזה אסור שזה יקרה. וזה משהו שאני חושבת שהתפקיד של ועדת הקבלה היא בשני הדברים האלה, אחד זה לראות שאנשים מגיעים ולא רוצים לשנות את הקהילה ולא רוצים לרסק אותה, והדבר השני לא סוחרי נדל"ן, שיהיו חלק מהקהילה, שיבינו את האירוע ההתנדבותי ושירצו לקחת אותו כחלק ממה שמגיעים. אני חושבת שהדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שאני חושבת שכולנו פה בעד קהילות רב דוריות חזקות, אני כן חושבת שצריך לחזק בני מקום אגב, בני מקום גם בתוך היישוב וגם בתוך המועצות האזוריות, ואני ממש לא מפחדת מבג"ץ וממש לא מפחדת מבית המשפט, אני חושבת שאחד הדברים שהפריעו בזמנו לבתי המשפט ושאמרו את זה במעלי הדרך הרבה זה שחסרים נתונים על ועדות הקבלה. היום לא חסרים נתונים על ועדות הקבלה, ולכן אני אומרת חומה בצורה, אני חושבת, מצפה ממשרד המשפטים, ומצפה לא לפחד מבית המשפט. אני חושבת שאפשר להבין את זה, אפשר להביא כל נתון שרוצים, אבל ממש לא מפחדת מהאירוע הזה. תודה רבה. רטוב, תודה רבה גברתי. מצטרף אלינו ד"ר שי בן יוסף שכולם פה מחכים לשמוע את מוצא פיך, גם חברי הכנסת וגם הגורמים השונים. אני אשמח אדוני רק אם תוכל בסקירה שתציג עכשיו והנתונים שתביא בפנינו, אם תוכל להתמקד בשתי שאלות מרכזיות.

האם יש הגיון קהילתי במספר הזה שנקרא 1,000? איך אנחנו מצדיקים אותו בהיבטים הקהילתיים? זאת אומרת זה אני מבין גם מהיועץ המשפטי ובכלל, שזה היה החשש, גם בבית המשפט העליון שדן בסיפור הזה. 400 יש הצדקה לפגיעה בערך השוויון, השאלה איך אנחנו מצדיקים אותו במספר 1,000 בהיבטים הקהילתיים? האם אנחנו לא מאבדים את האלמנט הקהילתי דווקא במספר הזה? זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה האם אנחנו צריכים לשמר את המנגנון של ועדות הקבלה כדי לשמר את הקהילתיות? אלו שתי השאלות שנראה לי שכרגע מונחות בפנינו, ונשמח. 100% אני אשמח להתייחס גם לשאלות האלה ואולי עוד כמה דברים. אני אעשה מאמץ לא לחזור על דברים שנאמרו לפניי, ואני מניח שנאמרו הרבה דברים אז אין טעם להוסיף, אולי לתת איזו זווית מסוימת. מילה להציג את עצמי, ד"ר לסוציולוגיה, המומחיות שלי זה קהילה. כולל הרבה מאוד שנות ניסיון בהתיישבות הכפרית, הרבה מאוד עבודה בכל הארץ בכל מיני סוגים.

גילוי נאות, אני עצמי גר ביישוב קהילתי, יצא לי להיות בזהות ועדים יושב ראש של ועד מקומי ואגודה שיתופית, אפילו לעבוד בעניין הזה עם חבר כנסת אילוז. כמה נקודות ככה בתור נקודת פתיחה, אני מבטיח שאני אתייחס לשאלה. קודם כל היישובים הקהילתיים,

אנחנו מדברים פה במובן הרחב, גם קיבוצים,

כל מה שיש חיבור בין אגודה שיתופית לבין יישוב. היישובים האלה הם צומת, הם צומת שמצד אחד נפגשת במדינה עם סדרי השלטון שלה, והשלוחה הכי קרובה היא כמובן אותו ועד מקומי שמקבל את סמכויותיו מהמועצה האזורית. אבל בצד השני, הם גם אגודה שיתופית, אגודה שיתופית כתאגיד קודם כל בבסיס, זה עניין וולונטרי לגמרי, אנשים מתאגדים עם מי שבא להם כדי לעשות מה שמתאים להם בחיים. לכאורה, התאגיד הזה היה אמור להיות משוחרר מכל אילוץ חיצוני, אבל כיוון שנוצר מצב שהתאגידים האלה קיבלו לרשותם נכסים נכסי מדינה ולא נתחיל פה את כל ההיסטוריה, והתאגידים האלה החליטו עם אותם ועדות קליטה היסטוריות לקלוט את מי שהם רוצים, לא לקלוט את מי שהם לא רוצים, לגמרי וולונטרי, כי בסוף האגודה השיתופית מחליטה על עצמה. באה רשות מקרקעי ישראל, מנהל מקרקעי ישראל דאז 2003, אמרו סליחה, זה נכס ציבורי לא יכול להיות שאתם תעשו מה שאתם רוצים. ויצרו אז במדרג ההיסטורי ההוא את אותן ועדות קבלה. ועדות הקבלה אז התפקיד שלהן היה לרסן, עוד רגע אני אהיה מדויק על מה התפקיד לדעתי של ועדות הקבלה, אבל התפקיד היה לרסן, להגיד סליחה, לא כל אגודה שיתופית כיוון שקיבלתם נכס ציבורי, כיוון שאנחנו פה מוציאים מגרשים לעם ישראל או לאזרחי ישראל, אז קדימה, נעשה עליכם איזושהי מגבלה כזאת או אחרת, המגבלה הזאת נקבעה אחר כך יותר מאוד בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות, שבו בעצם נאמר מהי ועדת קבלה,

בעצם הוציאו את הזכות להגיד לא מאגודה שיתופית. יש פה לכאורה תאגיד וולונטרית של קבוצת אנשים שהפקיעו ממנה את הזכות לשאול מי איתך ומי לא איתך, אלא העבירו את זה לוועדות הקבלה כפי שכולכם מכירים, ועדת השגות וכן הלאה. אבל מה זה אומר מבחינה אמיתית? זה אומר מבחינה אמיתית מהותית, אני מדבר סוציולוגית עכשיו,

מדינת ישראל באה ואמרה יישובים במועצות אזוריות הם ישובים בניהול עצמי, לא הרשות המקומית מנהלת אותם, מנהלים אותם מתנדבים אנשי המקום, ואני לא נכנס עכשיו בכלל להיבטים הקהילתיים הרכים, אבל במובן הכי פשוט שדיברה פה הדוברת שלפניי, דיבר דני, במובנים הכי פשוטים של ניהול המקום, הוא לא מנוהל על ידי המדינה, הוא מנוהל על ידי אותם האנשים שגרים שם כי המדינה אמרה חבר'ה בזה תסתדרו בעצמכם. וכשהם מנהלים את זה בעצמם, מצד אחד העניין הזה שנקרא ועד מקומי מאוד מאוד מוגבל ביכולת הניהול שלו כי הסמכויות שלו הן מאוד מאוד צרות, והמשאבים הכספיים שלו מאוד צרים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל מצד שני הכלי שיש להם כדי לנהל את היישוב שלהם בפועל, הוא אותה אגודה שיתופית, ולכן הכלי הזה נמצא שם. ובהצטלבות הזאת צריך לראות שזה עובד נכון, שאותם אנשים באמת מסוגלים לנהל את היישוב שאותו הם קיבלו ליד כדי לנהל, כי זה לא רק מגרשים. איפה נכנסת בעניין הזה ועדת הקבלה? אחרי זה נדבר על מספרים, ואחרי זה שאלות אשמח מאוד. ועדת הקבלה, קודם כל אנחנו מדייקים ויודעים היא לא ועדה של היישוב, היישוב יש לו ועדת קליטה ואקלום. ועדת הקבלה בעצם הופקעה מידי האגודה השיתופית, ויש לה שני תפקידים, תפקיד אחד זה למנוע אפליה, זה התפקיד שלה. תפקידה לוודא שהישוב לא שם בשער שלו איזה מחסום שלא מאפשר לאנשים שבעיניו לא מתאימים להיכנס פנימה. היא שומרת הסף מבחינת מוסדות המדינה, על העובדה שלא יהיה פה איזשהם גחמות, איזה קולקטורות, איזה קליקות, ושבאמת לא תהיה שם איזושהי אפליה או שימוש לרעה שיש שם אגודה שיתופית ואנשים שמנהלים את עצמם. בצד השני, היא מאזנת את זה. והצד השני זה אומר שלא ייכנסו אנשים שכניסתם תקלקל או תפריע או תשבש את פעילות אותו יישוב.

כי הם לא באו לגור שם ואז אנחנו מגיעים לאותן בעיות דמוגרפיות, של פתיחת מוסדות חינוך, של שירותים.

כי משהו במרקם של מה שנאמר פה של משפחה שאורח החיים שלה הוא לגיטימי מאוד אבל הוא לא מתחבר. אני אתן דוגמה פשוטה, מועצה מקומית עם סדר גודל,

של 1,400 תושבים, מועצה מקומית מאוד קטנה, מועצה מקומית אין שם אגודה שיתופית כמובן אין שם כלום, אין שום בקרה, כל מי שרוצה קונה. ילדי המועצה המקומית הזאת נוסעים ל-76 מוסדות חינוך. זה מתקבל על הדעת? זה הגיוני? שבישוב כזה קטן אנשים נוסעים, למה? כי יש שם אוכלוסיות מכל הסוגים והמינים.

אבל בואו נסתכל על המרקם הפנימי, רוצים לפתוח חוג בלט לכיתה א', נרשמים כולם. נרשם גם איזה ילד, במקרה הוא גם בן, חלק מהבנות שנרשמו לחוג הזה, רואות שנרשם גם בן, עוזבות את החוג.

היכולת הכלכלית לנהל את החוג הזה לא קיימת למה? כי אוכלוסייה מסוימת שאורח חייה לגיטימי לחלוטין, היא חלק משמעותי מהיישוב הזה ואין אפשרות לקיים פעילות של חינוך משלים,

מה שתרצו, שתכיל את כל האוכלוסיות האלה ביחד.

השאלה השנייה של ועדת הקבלה היא איך אנחנו דואגים לזה שיהיה פה רציפות תפקודית של מוסדות היישוב, שתהיה פה את היכולת לנהל את היישוב עם האוכלוסיות השונות שנמצאות פה,

לא ללכת לאירועים קיצוניים, ואנחנו יודעים שהוועדות האלה רק באמת במקרים חריגים מאוד נותנות תשובה שלילית, אבל אז זה כנראה מקרים, ותוארו פה הדברים, אז אני לא אביא עוד דוגמאות, אם תרצו אני אביא עוד, רק במקרים חריגים מאוד הם אומרים לא, כי באמת יש פה איזה עניין שהוא על פניו נראה מאוד בעייתי. אני אגיד עוד משהו, כיוון שהישובים האלה ממוקמים באזורים נפלאים, אנשים רבים חושבים שזה עסק נדל"ני מצוין, ואז כל מה שעושים זה לארגן לעצמם שם איזשהו מבנה שמטרתו תהיה לצורך תיירות. מה הרוויח היישוב מזה? כלום, להיפך. זה לא יעזור לו להתנהל יותר טוב. ולכן בצד האיזוני השני, מול מניעת האפליה, שזה התפקיד של ועדת הקבלה וועדת ההשגות ומול המשך התפקוד התקין של היישוב שמדינת ישראל אמרה לתושבים שלו אתם תנהלו אותו, האיזון הזה נעשה שם בוועדה הזאת. אני אגיד משהו לגבי מספרים. אני חושב שפה בסיפור הזה כל מספר זוכה. 1,000 אז למה לא 1,100 למה לא 900? אני חושב שכסוציולוג אני לא מכיר, ובדקתי, אני לא מכיר הרבה מחקרים על קהילות, תרצו אני אלאה אותכם בהם, אבל אני לא מכיר מחקרים על קהילות שמייצרים איזה רף מדויק, ויש לי הרבה מה להגיד על זה , אני לא אגיד את זה פה, אבל אני אגיד דבר אחד מאוד פשוט, יש רף מאוד ברור שמדינת ישראל קבעה אותו, אנחנו לא צריכים פה לחדש שום דבר, והוא רף שנקרא 5,000 תושבים. 5,000 תושבים זה המקום שממנו והלאה יישוב כשיר להיות מועצה מקומית. תרצה מדינת ישראל תחליט שהיא עושה מזה מועצה מקומית ברף ה-5,000 ובא לציון גואל. כאשר הוא לא מועצה מקומית, משרד הפנים יש לו תבחינים. יישובים מעל 5,000 מה שנקרא יישוב גדול במועצה אזורית, יישובים שמעל 5,000 זכאים למענק מיוחד על מנת לתפעל אותם. אמרנו, היישוב הוא באחריות תושביו בהתנדבות, ולא רק בהתנדבות אלא גם לשלם מיסי יישוב מידי חודש, להוציא מכספם כדי לנהל את היישוב הזה, אבל ביישוב גדול באה המדינה אומרת סליחה, אנחנו שמים פה עוד מענק שמטרתו לעזור לכם לנהל את היישוב הזה, כי אנחנו מבינים שאתם צריכים יותר משאבים, אז בעיניי הרף הזה של ה-5,000 הוא הרף שהמדינה קבעה כדי להגיד פה יש מעבר מניהול עצמי טוטאלי למשהו שאפשר גם לנהל אותו בדרכים אחרות. אני אגיד עוד נקודה, הקו הזה של ה-5,000 הוא גם הקו שבו היום מנהל התכנון, בהקשר של תמ"א 35 תיקון 5 מגדיר את הרף הזה כרף עליון לתכנון ליישובים כפריים בתוכנית שלו קדימה, אז אני מציע לוועדה הנכבדת להתייחס למה שמנהל התכנון חושב קדימה, לא למה שהוא חשב אחורה, וזה משתלב לגמרי עם אותו רף שנקבע על ידי משרד הפנים, פעם לענייני מועצות מקומיות ופעם לענייני מה שנקרא ישוב גדול במועצה אזורית. אז בעיניי, מספרית זה ה-5,000 תושבים. נגיד שזה 5 במשפחה נעשה כזה ממוצע, אז כן נגיע ל-1,000, אבל אני לא מציע לדבר על 1,000 , מציע לדבר על 5,000 תושבים כי זה המספר המקובל במדינת ישראל, אני לא מציע להמציא פה מספרים חדשים. אני רוצה לעשות הבחנה נוספת והיא בין,

כפר לפרבר. אוקיי? שניה, אולי פספסתי את זה, אתה אומר שכיוון שאין מספר אחד שהוא התשובה הנכונה, ואתה אומר עד 5,000 תושבים זה מבחינת רשויות התכנון, אתה אומר שבמספרים כאלה לנהל חיי קהילה זה דבר שהוא עובד? בוודאי. ושוב, היו פה דוגמאות קודם,

אני אוסיף עוד דוגמאות. אבל בעיניי, אני דיברתי קודם על אותה רשות מקומית, אז חיי הקהילה שם מעורערים מאוד, אני נתתי רק שתי דוגמאות קטנות מתוך שלל דוגמאות מהחיים שם. טקסי יום העצמאות שחלק מהאוכלוסייה עוזבת באמצע הטקס, מה זה עושה לחלק האחר של האוכלוסייה? שוב, דוגמה מאותו מקום, וזה ה-5,000. ד"ר רק אם אפשר למקד לשאלה בדיוק לעניין הזה של הכמויות,

יש לנו היום הרבה ישובים קהילתיים שיש בהם פחות מ-5,000 נפשות ואין ועדות קבלה, כי הם לא הרבה מעבר לרף הזה, ואנחנו לא מכירים שהישובים האלה כולם לא מתפקדים מבחינה קהילתית. השאלה היא האם ועדת הקבלה וההגדלה של המספר שלה היא האמצעי היחיד להבטחת אותה קהילתיות ותפקוד יישובי? ולמה הישובים היום יכולים לחיות ככה ב-4,000 נפשות בלי ועדת קבלה? אני ממש לא חושב שוועדת הקבלה היא האמצעי לתפקוד יישוב, אוקיי? יושבים פה סביב השולחן הרבה אנשים שעובדים בזה. אז בין אם זו החטיבה להתיישבות, בין אם זה משרד הפנים דרך המפע"מים, המועצות האזוריות משקיעות. בשנים האחרונות יש מהלך מאוד גדול במועצות האזוריות של להקים אגפי יישובים. הם מקימים אותם כי הם מבינים שיישוב שהפקדנו אותו בידי תושביו לא יכול להתנהל לבד, הוא צריך לקבל עזרה וסיוע.

אני מוצא את עצמי הרבה מאוד עובד בעניין הזה, עוזר ליישובים לעשות יותר טוב, אז בוודאי שוועדת הקבלה היא לא הגורם היחידי, אבל פה אנחנו מדברים עכשיו על ועדות הקבלה, והם בהחלט יכולות לעשות את ההבדל לשני הכיוונים, שישובים לא ישתמשו אולי בכוח שיש להם כדי לעשות אפליה בקליטה מצד א', מצד ב' שבכל זאת תהיה איזושהי יכולת לעצור גורמים שלא באו לישוב כדי להתיישב בו, אלא כדי אולי לעשות איזושהי מניפולציות כלכליות כאלה ואחרות, ושאולי בואם ליישוב יכול לייצר שיבוש משמעותי שאחר כך יצטרכו אנשים כמוני כדי לבוא לתקן, אז זה לגבי הנקודה הזאת. ולגבי הקהילתיות? היישוב סביון הוא 4,00 נפשות, אני לא חושב שצריך לאפשר להם ועדת קבלה. אומנם יש להם רף כניסה קשה גם כך, אבל לא נראה לי ועדת קבלה. אגב, זו באמת דוגמה לא טובה, כי יש באמת רף אחר לכניסה. גם היישוב קיסריה שהוא חלק ממועצה אזורית. אבל מה ההבדל? - - - אדמות פרטית, היא יכולה להחליט למי היא נותנת את האדמה ולמי לא, וכך מקובל בעולם. אגב קיסריה להבנתי היא ישוב חד פעמי או יחיד עם זכר היסטורי ולא נכנס אליו כדוגמה. אני לא מתכוון להביא את המודל הזה לפה.

אנחנו מדברים על אדמות שהמדינה מקצה ומה עושים בהם? אני אגיד מילה. אז כשמסתכלים על התיישבות כפרית בעולם, עזבו רגע את ישראל, בואו רגע שניה נרחיב מבט. בעולם התיישבות כפרית זה לא התיישבות שמדינה מקצה לקרקעות. זה תמיד התיישבות על קרקעות פרטיות, בדרך כלל כנראה מדורי דורות, הם באו קצת לפנינו למקומות האלה, ושם יש ועדת קבלה. זאת אומרת אותם האנשים שגרים באותו יישוב, הם המחליטים מי יוכל לרכוש ומי לא, וזה בידיים שלהם לגמרי, לא מציע להעתיק את המודל הזה לכאן אגב, אבל אני רק אומר שזה לא שאנחנו פה באיזה חריג נוראי שיש שליטה לאנשים ביישוב כפרי על מי גר איתם, אמרנו זה לא שכנים חבר'ה, מי שרוכש דירה למגורים, או משבצת ביישוב כפרי, הוא לא מתחבר לשכנים, הוא רוכש שותפים, קודם כל פורמלי באגודה השיתופית, דבר שני אמיתי בניהול החיים, הוא נכנס לשותפות, הוא משלם כסף כל חודש על השותפות הזאת. היא עולה לו כסף הוא משלם בשעות התנדבות. זאת אומרת זה לא שכנים,

זה שונה לגמרי מעיר או מבית משותף. אני אגיד משהו על מספרים וקהילות, הכי קצר שאני יכול. קהילה היא תוצר של קשרים וחיבורים שישנם בין אנשים. המושג הון חברתי ומושגים דומים אחרים, לא נתחיל להיכנס לזה כרגע. קהילה נבנית סביב סיפור משותף, סביב יחסים. הסיפור, הוא יכול להיות סיפור טוב שאני רוצה להיות חלק ממנו ולתרום לו והוא יכול להיות סיפור רע שגם אם אני גר שם אני לא רוצה להיות חלק ממנו. חלק מהעבודה של יישוב, לא משנה מה כמות האנשים שגרים בו כרגע היא לייצר את הסיפור שאנשים ירצו להיות חלק ממנו, ושיהיו מוכנים לתרום מזמנם וממרצם ומכספם כדי שהדבר הזה יקרה, כי זה מה שמדינת ישראל אמרה להם, לכו עכשיו לגליל או לנגב או ליהודה ושומרון, ותסתדרו לכם, כי אנחנו לא הוליכם לנהל אתכם כמדינה, לא נותנים לכם את אותם כלים שנותנים במועצה מקומית או בעירייה. ופה בעיניי אני ראיתי יישובים גדולים שיש בהם, נתתי דוגמה אחת קודם, שיש בהם אתגרים חברתיים לא פשוטים שנוגעים למפגש בין אוכלוסיות, כולל קיום של מערכות חינוך ומה שאמרתי קודם, ואני רואה גם יישובים קטנים שיכולים להיות מסוכסכים.

אנחנו רואים פה גם מדינה שיכולה להיות מסוכסכת, זאת אומרת זה יכול לקרות בכל גודל. אבל אם המטרה היא לעשות יישוב, טוב אומרים פה עכשיו על יישובים כפריים, אני אומר להיצמד למה שמדינת ישראל מגדירה כיישוב כפרי, מועצה אזורית, זאת צורת הניהול. אני רציתי לומר משהו על פרבר וזה מתייחס לסיפור של סביון ושל הרבה אחרים וגם געש לצורך העניין, יקום, אותם יישובים כפריים שמאוד מאוד צמודים,

אני אקרא לזה, לאזורים עירוניים משמעותיים, לא מדבר על איזו מועצה מקומית שכנה, ויכולים לצרוך בהם את מגוון השירותים, אז הילד ייסע למתנ"ס. לא הרבה יותר רחוק מאשר תושבי העיר נוסעים לאותו מתנ"ס וכן הלאה. והחברים שלי אני אמצא אותם איפה שאני אמצא אותם, אני לא חייב אותם ביישוב. אני עם הסבא שלי מאביחיל הייתי הולך ברגל לבית כנסת מרוקאי בנתניה, כי מה לעשות, לא היה לו בית כנסת באביחיל, אז כן,

קרוב לנתניה, ובסדר, החיים אחרים, ולכן אני חושב שכן, גם ההסתייגות הזאת של פרבר, זאת אומרת, בסדר צריך להיות פה תיחום גיאוגרפי כזה או אחר, אלו ישובים שלא רק מנהלים את עצמם, אלא שהתלות ההדדית בין התושבים היא מאוד גבוהה בכל אורחות חייהם למיניהם, מבית כנסת ועד מעון ועד פעולות תרבות וטקס יום העצמאות נגיד את זה ככה. אז בואו, אני אשמח לענות לשאלות ספציפיות כי יש לי פה מסמך גדול עם הרבה פרטים, יוגש מסודר לוועדה בימים הקרובים. זו עכשיו ממש טיוטה לתגובות שהופצה, אז אני לא מתכוון להקריא אותו עכשיו, אז אם יש שאלות ספציפיות אני אשמח לענות. אז באמת אם אתה יכול שוב לחדד, כי השיקולים שאתה דיברת עליהם, לגבי ה-5,000 הם שיקולים תכנוניים, ניהוליים. השאלה שלנו אליך בתוך סוציולוג זה האם יש איזשהו רף מספרי שאפשר להצביע עליו שהוא בהיבט הקהילתי, בהיבט של היחסים בין החברים, של הערבות ההדדית, האם יש רף שניתן להצביע עליו - - - זה מתאים להיות קהילתי או לא? משיקולים סוציולוגיים, בלי קשר לשיקולים תכנוניים שהם יכולים להיות שיקולים אחרים לגמרי. אז אני לא מתכנן. שי אני ברשותך, יש פה גם עניין של חיובי ושלילי, את שואלת מתי זה יותר מידי גדול,

מתי זה יותר מידי גדול בשביל לחול תחת ההגדרה הזאת? לא אכפת לי שהוא יענה גם על הכיוון ההפוך. מתי זה מספיק קטן.

אבל אנחנו רוצים לשמוע ממנו בבקשה, המומחה לנושא. אני אשמח לענות אבל דני אם אתה רוצה להגיד משהו אני אשמח. המספר איפה שהוא מפסיק להיות קהילתי, הוא לא 5,000 הוא יכול היות גם אפילו ביותר, ובוודאי שב-5,000 תושבים/1,000 משפחות בוודאי שיכול להיות יישוב קהילתי במיוחד שהוא מנותק משירותים והוא לא פרבר. זאת התשובה הפשוטה שהוא אמר אותה, אני רק רוצה להדגיש אותה . השאלה היא לא רק על יישוב קהילתי, יישובים קהילתיים כמו שהד"ר ביסס יפה, יש הרבה ישובים קהילתיים שהם לא של 400 משפחות, השאלה מתי זה חייב להיות עם ועדת קבלה? קהילה ביישוב כזה. זה השלב השני, אני רגע מנסה לשמוע את שני החלקים. אני רוצה רגע ללכת למושג קהילה נקי. אוקיי? אני מנתק אותו מהמושג יישוב, אני מנתק אותו בכלל מהמושג גיאוגרפיה. כי היום יש הרבה מאוד קהילות שהן קהילות עניין, שבכלל לא קשורות למתחמים גיאוגרפיים. אנשים בפייסבוק מוצאים לעצמם חברים עם אותו עניין ויכולים להיות שם 30,000 איש בקהילה, 10,000 איש בקהילה. הטכנולוגיה מאפשרת היום לאדם לגור בכל מקום שהוא יחפוץ ולמצוא לעצמו אנשי קהילה בכל מקום אחר, ולקיים איתם יחסים משמעותיים. קהילה דרך אגב, היא צורך אנושי בסיסי, אם תרצו אני אסביר אבל לא אסביר עכשיו. אנחנו מדברים ספציפיים על קהילה - - - כמו שאמרת אורחות החיים - - - תלות הדדית. אני יודע על מה אנחנו מדברים אבל אני רגע מרחיב למספרים. אני מבטיח שאני אגיע לשם. אז אני אומר אחד אני לא אסביר כרגע למה, אם תרצו אני אסביר גם את זה, אבל קהילה היא צורך אנושי בסיסי בחברות שונות היא מקבלת צבעים שונים,

היא מקבלת הום צבעים משמעותיים שלא קשורים לגיאוגרפיה, ולכאורה אותו אדם שגר ביישוב מבודד בצפון יכול להרגיש שיש לו חיי קהילה, לא אגיד מלאים, אבל בהחלט לא רעים בכלל, עם הרבה אנשים שלא גרים סביבו. קהילה לא חייבת להיות מותנית בגיאוגרפיה. עכשיו הגענו ליישוב, וביישוב יש פה שתי פנים ואני התייחסתי בעיקר ובכוונה לפן אחד והוא הפן הניהולי, אבל כדי שהפן הניהולי יקרה, הקהילה היא must. זאת אומרת כדי שאדם יסכים לשלם מכספו, להתנדב, לעזור לזולת כשצריך, להתפשר על כל מיני דברים שאולי במקום אחר הוא לא היה מתפשר עליהם, לא יודע מבחינת אותו החוק ומי המדריך שלו או מה שתרצו, צריך להיות איזשהו סוג של יחסי הדדיות עמוקים בין אנשים. אני אקריא פה רגע, סליחה אני בורח הצידה, אבל זה לא הצידה זה לעניין, את מרטין בובר. אומר מרטין בובר, החיים הממשיים בין בני אדם לחבריהם אינם מתחוללים בתוך המדינה המופשטת. אלה חיים אמיתיים בין אנשים אמיתיים שיש ביניהם יחסים אמיתיים, וליחסים האלה אנחנו קוראים קהילה.

ישוב הוא לא קהילה וקהילה היא לא יישוב. גם כשיש ביניהם מידה רבה של חפיפה. וממשיך מרטין בובר, אלא, איפה החיים הממשיים לדעתו מתקיימים? במקום חיותה של הצוותא במובנה המקומי, התפקודי, הרגשי, והרוחני בקהילה. אומר מרטין בובר, החיים האמיתיים קורים בתוך הקהילה. אני עוזב רגע את המרחבים העירונים אני יכול לדבר גם ל זה אבל לא בשביל זה באנו. בסופו של דבר מה שמאפשר ליישוב כפרי לעשות את עצמו, לחיות, ושכל הדברים האלה יקרו בו, זה מרקם היחסים הזה, זה הדדיות, זה השכן שלי מתנדב וגם אני מתנדב וכן הלאה. עכשיו הגענו למספרים, תתפלאו, ביישוב קטן רמת ההתנדבות הרבה יותר גבוהה, כי אנשים מבינים שאין מישהו אחר שייקח פה אחריות למקום הזה. אנחנו רואים תופעות שבישובים ככל והם גדלים, גם מבחינת הרב דוריות, וגם מבחינת היקף המספר, פתאום יותר קשה למצוא מתנדבים. פתאום אנשים אומרים למה דווקא אני? למה לא הוא? למה לא היא? בטח כשיש מתחים. ולכן בעיניי, דווקא בישובים גדולים לפעמים האתגרים של להחזיק את הקהילה ביישוב הגדול, ויש דרכים לעשות את זה ואני רואה הרבה ישובים שעושים את זה מצוין, להחזיק את הקהילה בישוב הגדול כדי שהיא תהיה איזשהו מקור של נורמות שמאפשרות לאנשים להתאמץ כדי שהמקום הזה יהיה ויהיה טוב לכולם, לא רק לקבוצה מסוימת כי אם הפוליטיקה היישובית הופכת להיות פוליטיקה של קבוצות, החבר'ה מההרחבה, הוותיקים, האגודה השיתופית, האלה שיש להם פה משק, תחילת הסוף. ולכן בעיני היכולת להחזיק מרקם קהילתי עם רמת סולידריות סבירה שלמה, גם כשיש תת קהילות וכן הלאה, היא קריטית לקיומו של יישוב שהמדינה מצפה ממנו לנהל את עצמו. ולכן ה-5,000 זה לא שאלה תכנונית. מרגע שמדינת ישראל החליטה שפחות מ-5,000 אנשים צריכים לדאוג לעצמם, אז היא צריכה לאפשר להם את המינימום של איזשהו גורם חיצוני, ועדת קבלה שהיא לא בשליטתם, ועדת השגות שעוד פחות בשליטתם, שיאפשר למנוע מצב שבו יהיה שימוש לרעה ביכולת לרכוש מקרקעין במקום הזה.

אני אגיד עוד משהו, אני לא יכול לעצור, זה לא שאין תבחינים. אם אנחנו מזיזים את כל התבחינים האחרים נשאר רק תבחין אחד. והתבחין הזה הוא היכולת הכלכלית לשלם את המחיר הגבוה ביותר עבור המגרש. זאת אומרת מה שאנחנו אומרים כשאנחנו מסירים את כל התבחינים שקשורים לקהילה, אנחנו משאירים רק דבר אחד. אומרת מדינת ישראל יש לי תבחין, יש לי קריטריון, הקריטריון הוא מי שישלם יותר. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו עושים הדרה כלפי אוכלוסייה שיכולה לשלם פחות,

ואנחנו מזמינים פנימה אנשים שמה שיש להם זה רק רצון לשלם כדי למנף את הנכס, ואין להם שום רצון להיות חלק מהקהילה הזאת.

קודם כל אני רק אעיר על העניין הזה כי זה חשוב שרשות מקרקעי ישראל, ייצגו יותר טוב ממני, יש להם כלים נוספים לכך שספסרות קרקע מה שמכונה, לא תיכנס הרשמה והגרלה. זאת אומרת לא תמיד זה שאתה מייצר פטור ממכרז זה אומר שאתה חייב ועדת קבלה בשבילו. אבל מה שאנחנו מנסים ככה מגששים סביבו, זה האם אותה שמירה של קהילה ודווקא בגלל מה שהצבעת עליו, שכשהם גדלים אז תחושת האנחנו נגד העולם נחלשת, אז האם הכלים להתמודד עם זה,

אני מניח שגם ההכנסות של הרשות גדלות ככל שגדלים, האם האמצעים נכונים לשמור על אותה קהילתיות? ואני קראתי בכתובך בקצרה, ויצא לי לקרוא עוד בהמשך, שיש הרבה כלים לבנית קהילה שלא קשורים לוועדת הקבלה.

להביא מישהו שאחראי קהילתי, החטיבה להתיישבות מומחית בנושאים האלה, ושומרת על קהילות ועושה עבודה חשובה שאין כמותה. השאלה היא האם סף הכניסה הזה, שבו אתה אומר לבן אדם אתה מתאים או לא מתאים - - ברור. - - הוא אפקטיבי אחרי 10 שנים, והאם הוא אפקטיבי כשישי 2,000 ו-3,000 ו-4,000 תושבים שאתה צירך לשכנע אותם,

קיבלתי אותך כי אתה כמונו. לא לא קיבלתי אותך, דקה אחרי שהוא התקבל זה אף אחד לא קיבל אותו, הוא בפנים והכל יופי, ורוצים לראות בו חלק תורם ומשמעותי בקהילה וכאלה. אבל אני לא יכול שלא להגיד איזושהי דוגמה.

אני לא מכיר עד הסוף את התהליכים של רשות מקרקעי ישראל ואני בטוח שהם עושים את המקסימום כי טובת היישוב חשובה להם, לא רק הרווח הכלכלי של מדינת ישראל. אבל אני אביא דוגמה קונקרטית, בחור בן 17 עומד בכל הקריטריונים והוא רוצה להתקבל ליישוב, הוא רוצה לרכוש מגרש למגורים, כי הוא בן 17 ונראה לו שמתאים לו לגור שם. סיפור אמיתי מהחיים. ואומרת ועדת הקבלה סליחה לא נראה לנו שאתה כבר יודע איפה אתה הולך לקבוע את חייך, לא נראה לה שהגעת למקום שאתה יכול להיות שותף אמיתי פה בניהול היישוב הזה, וויכוח ארוך ועמוק על הנושא הזה, כי הוא יכול, כי אבא שלו משלם. אז אני אומר חבר'ה הדברים קורים. זה לא שהם לא קורים, הם קורים. לגבי המנגנונים האחרים ידוע הסיפור על בית חולים.

ולכן הדוגמה הזאת מלמדת אותך שאין את הדברים. ולכן קודם כל צריכים מנגנוני בקרה שונים, והם נמצאים והם חופפים ואם ועדת הקליטה בישוב לא עשתה עבודה טובה, אז ועדת הקבלה תדע לדייק אותה, אם ועדת הקבלה לא עשתה עבודה טובה, ההשגות יעשו טובים, וועדת הקבלה גם היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה כי יש לה קריטריונים על פי חוק והיא צריכה לנמק בכתב את החלטתה, היא לא זורקת את זה באוויר ובזה זה נגמר. זאת אומרת יש פה מספיק מנגנוני איזון וריסון כדי לאפשר לדבר הזה באמת להיות מסננת שרק מי שיכול לגרום נזק או לא יכול להביא תועלת למקום הזה, ירד מהחורים של המסננת הזאת.

זה הסיפור הידוע על הבית חולים מתחת לגשר. אנחנו לא מחפשים כל מיני אנשים שיודעים לעשות עבודה בלהציל קהילות כי גרמנו נזק לקהילה בקליטה, ואני ראיתי נזקים כולל תכנוניים. כולנו מכירים את זה, הרחבות שבונים אותם מחוץ לקיבוץ ואחר כך מתחילה התנגשות וכן הלאה. אז לפעמים גם התכנון הפיזי הורס את המרקם החברתי ביישוב, נכון. ואני חושב שבוועדה כזאת, כשחושבים מה טוב לאנשים, אז צריך לעשות את מה שיהיה טוב ויגרום פחות נזק ולא להגיד טוב, אנחנו נגרום לכם נזק, בסוף תביאו מומחים שיעזרו לכם לסדר את הקהילה, כי יש לכם ארגז כלים שלם לעשות את זה, אני מעדיף שלא. קודם כל - - - ועדות הקליטה שמדובר עליה, זה בעצם אין לנו נתונים אולי במספרים, אבל אנחנו בהחלט יודעים שזה קורה, זה בהחלט מעקף של ועדות הקבלה. זאת אומרת אנשים מגיעים לישובים, בואו תעשו שבת, בואו תעשו פה תעשו שם. אבל מה שאת אומרת עכשיו זו פרשנות לחלוטין. הוא לא הציג את זה ככה, הוא הציג את זה כחלק מהתהליך של בחינת ההתאמה. זה לא תהליך עוקף ועדת קבלה.

אני אומרת שהצד השני של ועדות הקליטה, יכול להיות, אני די קיצונית, יכול להיות הרבה פעמים גם עיכוב של ועדת הקבלה. זאת אומרת שמגיעים לוועדות הקליטה, ומתוך ועדות הקליטה מקבלים איזשהו איתות שבכלל לא הגיעו לוועדות הקליטה. אז יכול להיות שזה איתות בזמן, כי באה משפחה חילונית ליישוב דתי, הם צריכים לדעת שלזה הם באו, ויכול להיות שזה יגרום להם להבין שזה לא המרקם אותו מחפשים.

אני מדברת על הדבר ההפוך, שבן אדם שרוצה להגיע ליישוב, דווקא בסדר לו גמור, נעים לו מאוד,

אבל האנשים של ועדת הקליטה, הוא לא מוצא חן בעיניהם, ואז יש חסם ראשוני. רגע רגע, שניה, תכף חברים, שניה. יוצא לי לעשות השתלמויות בוועדת קליטה. אבל אי אפשר להעלות עובדות שאין שום אמיתות לדבר הזה. קודם כל בואי, משרד החקלאות. חברות וחברים. בבקשה משרד החקלאות. ראשית אם אנחנו מדברים על לקבל נתונים, ומשרד המשפטים מבקש כל הזמן נתונים, אז הייתי שמחה לדעת אם יש נתונים על כזה דבר.

והדבר השני זה שאם היה קורה כזה דבר ויש איזשהו זוג שרוצה להגיע לישוב וועדת ההכרות, לא הקבלה, אין ועדות קבלה יש ועדות הכרות בישובים, מסיבות כאלו ואחרות החליטה שהוא לא מתאים, הוא מגיע לוועדת הקבלה, מועדת הקבלה הוא יוצא למכון, להיבדק, הקבלה נבדקת או מתקבלת ההחלטה רק לאחר שמוכח שהוא לא מתאים ליישוב. דבר נוסף, היה וועדת הקבלה החליטה שהיא רוצה להיצמד להחלטת היישוב, והחליטה לא לקבל מטעמים כאלה ואחרים, יש ועדת השגות. הוא מערער, הוא מגיע לוועדת ההשגות, הנושאים נלמדים, בודקים את כל הנתונים, ואני יכולה לומר לך, אני יושבת בוועדת השגות מטעם משרד החקלאות, ואני יכולה לומר לך שיש לנו מקרים שבהם אנחנו פוסלים את החלטות ועדת הקבלה, כי אנחנו חושבים שלא נעשה פה צדק עם המועמד, לגמרי. אבל הכוונה היא, החשש הוא, שבעקבות ועדת הקליטה, המכונה, לא מגיעים בכלל לוועדות הקבלה. אגב לעניין הנתונים, אז אנחנו נגיד שאנחנו משרד המשפטים, אם אתם מצפים שאנחנו נתחיל לאסוף.

אנחנו נגיד את זה מהזווית המשפטית, כי זה תפקידנו פה. אנחנו לא אומרים פה דברים ככה מנימי נפשנו. אז בבקשה להביא את הנתונים, אז להציג את הנתונים. חברים, רגע אני עונה. אנחנו אומרים חשש שבית המשפט העליון בפסק דין סבח בעצמו הציף שאמר שהחשש הוא שנציגי היישוב יהפכו לצוואר בקבוק. ולכן ועדות הקבלה יצאו מתוך הישובים לוועדות אזוריות. ועדות הקבלה כבר לא מתקיימות בישובים. החשש הוא במה שמכונה,

אני מביא מפסק הדין, פסק הדין של כבוד השופט הנדל, פסקה 14, שצריך להסתכל על זה גם מעולמות הריאליזם המשפטי, להבין האם הכלי שאנחנו משרתים פה לא יהפוך להיות בעייתי, ומכיוון שאנחנו פה להגן גם על החוק הקיים, ולא רק כדי להציף, את הקשיים בחוק המוצע, אנחנו אומרים אם אנחנו יודעים להגן על זה כשהקהילתיות נשמרת והערך שלה בא לידי ביטוי, אפילו בדברי ההסבר של הצעת החוק של תיקון 8, שנאמר שנועד להגן על יישובים קטנים וקהילתיים, קהילה צפופה, האם אנחנו, לאור זה שהולכים על כמויות שהן מאוד משמעותיות, ובכלל משהו שהוא כמעט אפשר להגיד רנדומלי, בגלל שרשויות מקומיות בעולם השלטון המקומי מוגדרות כ-5,000 תושבים, ואנחנו נגיד שבגלל הקושי - - - לא אדוני, לא לא לא לא, אתה כאילו אתה מתעלם מכל מה שהוא אמר. הוא אמר שברגע שאתה מבין שאתה רוצה שישובים שמתחת ל-5,000 איש ינוהלו באופן עצמאי, אז זו ההגדרה של המדינה. עכשיו כדי שהדבר הזה יוכל לקרות אתה חייב לבסס חיי קהילה, וכדי לבסס חיי קהילה אתה צריך איזשהו מנגנון ניהול שוועדת קבלה היא חלק ממנו, זה מה שנאמר פה, אתה לא יכול להתעלם מכל מה שהוא הסביר. לא, חלילה. אבל זה מה שעשית עכשיו. וד"ר שי גם אמר שזו בוודאי לא הדרך היחידה, ויש עוד - - - נכון הוא אמר שגם ועדת הקליטה ביישוב היא חלק מהמנגנון הזה. לא, יש עוד מנגנונים. בסדר, אז עוד מנגנונים. אני רק אגיד על זה, כמו שאמרה הנציגה של משרד החקלאות, שזה בדיוק הסיבה שוועדות הקבלה לא מתנהלות ביישוב וכל אחד יכול לפנות וגם אם מישהו אמר לו משהו, הוא עדיין יכול לבוא ולפנות ולגשת לוועדת הקבלה. וגם אני חושבת שדווקא החשש במעל 400 משפחות כשזה לא רק אני וזה שלידי, ודווקא יש מרקם ביותר מ-400 זה גם פחות יקרה מבחינת השיח, אני אומרת יש לזה גם אפקט - - - טוב אני רוצה שאנחנו נתקדם חברים, אנחנו לא באנו פה לשכנע את משרד המשפטים. כן, משפט סיכום כי אני רוצה לתת לחטיבה להתיישבות דברים אחרונים. אני מתנצל, יש לנו עוד שבע דקות ואנחנו חייבים לסיים. עוד לא דיברנו

אז אני חושב שאני אעצור, אלא אם כן, הייתה שאלה שמכל הדיון כבר שכחתי מה היא הייתה, אבל אני אגיד משהו על איך, מילה אחרונה. איך לוקחים משהו ומייצרים לו איזושהי תהודה שלא קשורה למציאות.

מרטין בובר מדבר על זה שהחיים הם לא בעולם המופשט, החיים הם בחיים האמיתיים. יושבים פרופסורים מכובדים למשפטים וכותבים מאמר בנושא ועדות הקבלה, והכותרת היא חומות של ייאוש. של מי הייאוש? איפה המיואשים? איזה נתונים יש לגבי המיואשים? אתה מסתכל פנימה לתוך המאמר ואתה מגלה שכל מה שהם מביאים קשור לעולם העבודה בכלל, ושום נתון אמיתי של החיים האמיתיים לא נמצא שם. בא דוקטור נכבד למשפטים, ומבין כנראה הרבה יותר ממני בנושא הזה, וכותב מאמר בשם מוסד מכובד, ולמעלה בכותרת כתוב גזענות. בתוך המאמר, אתה לא מוצא שום הוכחה לזה שנמצאה גזענות או בוצעה גזענות, אבל ברגע ששמת חומות של ייאוש, גזענות, ועדות סינון והדרה הם קוראים לזה, הם לא קוראים לזה ועדות קבלה, הם קוראים לזה ועדות סינון והדרה, ממילא יצרת תיוג שמאחוריו המציאות כבר לא משנה, מה שקוראים בלועזית, fake news. עכשיו אתה מסתכל פנימה, ואשתי במקרה הייתה הרבה פעמים חברה בוועדת קליטה של עופרה, אני לא זוכר אירועים שהם אמרו לא למישהו, אולי פעם בחמש שנים היה איזשהו משהו,

אבל בגדול היא ראתה את תפקידה בוועדת קליטה כלהציג את היישוב בלפני האנשים, להבין מה הם מחפשים, לראות שזה מתאים, כמו בשידוכים,

לראות שזה מסתדר. זה התפקיד של ועדות הקליטה. תסתכלו במדריכים לוועדות קליטה מה כתוב שם, אני עושה השתלמויות לוועדות קליטה, על זה אנחנו מדברים על איך מתחברים,

תודה רבה אדוני, החטיבה להתיישבות, בבקשה. אדוני היושב ראש,

אני משרד הכלכלה, עורכת דין רותי לירז שפירא, והתבקשתי על ידי לשכת השר לחזור בעצם על מה שנאמר בדיון הראשון שהשר תומך בהצעת החוק.

מעולה, גם השרה שאני מנוי במשרה שלה תומכת בהצעת החוק. אופיר צימרינג מהחטיבה להתיישבות, אני מאוד אוהב ומעריך את מה שנאמר על ידי דוקטור שי בן יוסף, אני רוצה לחבר את זה למציאות שאנחנו מכירים בפועל, כמו שאמרתי גם בפעמים הקודמות, מכירים את זה מתוך עמדתנו המקצועית, אני עובד סוציאלי קהילתי, יחד איתי בחטיבה להתיישבות יש אנשים שמאוד מנוסים בשטח הקהילתי, מתכננים חברתיים ומנהלי אזורים שנמצאים בכל ועדות הקבלה בכל רחבי הארץ. אני חושב שמהות הדיון שלנו הוסטה למספר, אני חושב שמהות הדיון היא בעצם עתיד המגזר הכפרי ועתיד היישובים הקהילתיים, ולא רק המספר, המספר הוא חלק חשוב אבל הוא לא העיקרי.

אין קהילה ללא כלים שמחזיקים את מנגנוני הקהילה ואחד מהם הוא ועדות הקבלה. אין ועדות קבלה בתוך היישובים הקהילתיים עם רף שממספר מסוים הקהילה כאילו לא קיימת. היא יכולה גם לא להתקיים ברף נמוך יותר אם לא שומרים על אותם מנגנונים. אחד הכלים הוא ועדת קבלה ויש ישוב קהילתי, וזה תואם את הליכי התכנון, צריך לעמוד בהלימה לאותו מספר. כל עוד זה יישוב קהילתי, מתקיים בה ועדת קבלה, כי אנחנו רואים את המציאות, מ-2011 המציאות היא שבעצם שזו לא ועדת קבלה, זו ועדת התאמה שיוצרת אוריינטציה, המספרים שבהם אנשים לא מתקבלים הם נמוכים ביותר, דיברנו עליהם ונתנו את כל הנתונים האפשריים. אז עד 400 משפחות, מספר שרירותי שנקבע, שכבר קיבל תפיסה אידיאולוגית, אבל מספר שרירותי. הגענו ל-400, אנחנו צריכים להמשיך הלאה. כי מה קורה מעל 400? האופציה האחרת, האלטרנטיבה היא, שיווק באמצעות מכרז, וכמו שאמר שי בן יוסף זה בעצם יוצר מנגנון אחד פשוט, יש לך כסף? כנס למרחב הכפרי, תהיה שותף ביישוב הקהילתי. אבל מה לעשות זה לא עובד. כי האוריינטציה אחרת, כי הציפיות שונות ממי שנכנס מהעיר והכפר, ולא תמיד מבינים לאן נכנסים. וכאן ועדת הקבלה נכנסת בדיוק בתפר הזה. ומעל 400 היישוב נשאר בעינו, הרי הקהילה נשארת בעינה אם הקפידה על אותם מנגנונים שהחזיקו אותה. ואפילו יותר מזה,

לקהילה, לשמר קהילתיות הרבה יותר אינטנסיבית ואנחנו רואים את זה, יש פעמון הסתברותי מאוד פשוט גם בקהילות. יש בין 10-15 אחוזים של אנשים שנתלים על הקהילה.

וזה לגיטיי לחלוטין וזה טבעי, והקהילה צריכה להחזיק את עצמה גם כשהיא גדלה, ולהחזיק גם אותם, זה יכול להיות פליטים מאוקראינה, זה יכול להיות עולים מפרו,

אימהות חד הוריות, וכל אוכלוסייה אחרת שבמפגש הקודם נאמר שמודרת מהקהילה. ועדות הקבלה נשארו בעינם, כלי מרכזי, כשאנחנו מסתכלים במציאות על העילות שבהם נפסלים, זה מאוד מאוד מקביל למה שנאמר בדיון בוועדה הקודמת על ידי ועדת ההשגות. יש עילות מאוד פשוטות, הרוב הולכים לפיהם. עקב היעדר כוונה, 28 אנשים בוועדת ההשגות, מתוך 109 השגות בכל שנות קיומה של ועדת ההשגות, 28 אנשים נדחו עקב היעדר כוונה לקבוע את מרכז חייהם ביישוב, 58 עקב אי התאמה לחיי חברה בקהילה, וגם 27 שלא התאים לו המרקם החברתי-תרבותי של היישוב, ושי הגדיר בדיוק דוגמאות לזה. עכשיו מה קורה מעל 400? מעל 400 זה נשאר אותו דבר ודובר כאן קודם על

יושב ראש הוועדה דיבר על זה שבעצם יש פריבילגיה לבחור את השכנים שלך, אז זו לא פריבילגיה בעיניי,

כי כשאדם מגיע לקהילה, הוא לא רוכש מגרש, הוא רוכש קהילה, ובשביל לרכוש את הקהילה הזאת, יש לפעמים דיסאינפורמציה ודיסאוריינטציה של אנשים. לדוגמה, לפני מספר שנים, אני לא אומר באיזה משרד ממשלתי זה היה כדי לא להביך, אבל יצאו בשתי סיסמאות גדולות,

עוברים לנגב? ההובלה עלינו , דרך אגב התקשרתי וזה לא בדיוק, וזה רק בשני ורביעי, משאית קטנה, אם אתה עובר לנגב. הם הבטיחו אבל לא הבטיחו לקיים. לא, הם קיימו, אבל בתנאים מאוד ספציפיים. זה יצר איזה רף ציפיות. המחשבה השנייה הייתה יצירת סיסמה שנקראת מחשבון נגב, מחשבונגב, אחלה דבר. תזין את פרטיך האישיים ואז אתה מגלה, אני מאוד שמח שזה נגמר הפרסום הזה, אתה מגלה שיותר זול לך לעבור ליישוב כפרי בנגב.

מה קרה אוטומטית? אנשים להגיעו, לא בהמוניהם, אבל הגיעו. אבל הגיעו עם ציפיות לא מותאמות, הנה אני מגיע, לא לכפר, לא לקהילה שיתופית, הנה אני מגיע לפרבר, לזכות שלי לדיור בר השגה במדינת ישראל, בצמוד קרקע. התחילה מגמה שראינו אותה פה אצל שני הדוברים, אצל נטע יגל וערן דורון מרמת הנגב שהציגו את הסיפור של מדרשת בן גוריון, אנשים שהגיעו לתוך כפר שלא מתקיים ככפר, אלא מתקיים כקהילה, כאילו קהילה בתוך כמו שכונה עירונית במגזר כפרי, רק שעיקרון הדו רובדיות לא מאפשר את קיום היישוב בצורה הזו וזה נשאר על המועצה. אין התנדבות, אין ועדות פעילות, וזה לא הישוב היחיד. זאת דוגמה אישית שאני מכיר בצורה טובה. אנשים מצוינים, אבל החיבור ביניהם לא מאפשר החזקה של יישוב. השלטון הדו-רובדי מחייב אותם לזה, ולכן בהיעדר קהילה פעילה זה נופל על כתפי המועצה והמועצה אומרת אני לא יכולה לעמוד בזה. אז זה לא עניין של פריבילגיה, זה עניין של אלטרנטיבה אחרת. האלטרנטיבה האחרת היא בעצם לא לקיים קהילה, אחד הכלים המרכזיים הוא ועדות קבלה, זה כבר הוסכם ב-2011. אנחנו אומרים, אם הקהילה עדיין קיימת, אם היישוב הקהילתי עדיין קיים, הוא צריך להתקיים בוועדות קבלה, כי זה אחד הכלים המרכזיים. הסתיים תפקידו של היישוב הקהילתי? כמו שאמר שי ב-5,000 נפש, מצוין, נעשה את זה במכרז. כל כלי אחר שהוצג כאן קודם, כמו למשל, יש כל מיני המצאות שעלו בשנים האחרונות, כמו מכרז מותנה ועדת קבלה.

יש דבר כזה. בפועל זה לא עובד. אדם שעבר מכרז יגיע לוועדת קבלה,

גם אם הוא לא מתאים הוא כבר עבר את המכרז. או מכרז בני מקום זה לגיטימי לגמרי שיהיה מכרז בני מקום,

יש כבר אוריינטציה ראשונית שאנשים נמצאים בה, זה בסדר, אבל זה לא באמת עובד,

כי המציאות מראה שאנחנו מדברים על מכרזים ובעצם הפרמטר היחיד, כמו שאמר שי, הוא כמה כסף יש לך? יש לך הרבה כסף, בוא קנה צמוד קרקע. לא קנית קהילה, לא קנית שיתופיות,

כל עוד לא שינינו את השיטה, חייבים להשאיר את אותה שיטה שעובדת עד כה. יש הלימה הכרחית בין מה שמתוכנן בקרקעות לבין מה שמתוכנן בקהילה, ו-400 משפחות שרירותי שנקבע ב-2011 כפשרה, היום אנחנו מדברים על 5,000 נפש ליישוב קהילתי, מעבר לו, זה יישוב עם ניהול עצמאי. כך צריך להיות לדעתי. תודה רבה. אופיר רק בגלל שזרקתי את ההרשמה וההגרלה, לא כולם צריכים להכיר את הכותרת הזאת בסיסמה ולהבין מה זה. אני רק אומר שזה חשוב בשביל לדייק את ההיבט האחרון הזה של החשש מהלחץ של המחירים כלפי מעלה. ביישובי אזורי עדיפות לאומית לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל ניתן לשווק מכרזים ומגרשים על ידי הרשמה והגרלה במקום מכרז למרבה במחיר, המשמעות של זה, זה שהמחיר ייקבע על ידי שמאי לפי מחירי העבר, זאת אומרת לפי המחיר האמיתי של הקרקע ולא לפי המרבה במחיר והדבר הזה, למעשה, די מסיר את החשש, בוודאי בשלב הקניה. כל מה שנוגע ללחץ נדל"ני שהם ישווקו את זה אחר כך אפשר לדבר, כמו במחיר למשתכן שיש הגבלה של מכירת הקרקע לשנים. יש על מה לדבר, אנחנו פה לחפש פתרונות, אבל לא נראה לי שנכון רק בשביל למנוע ספסרות קרקע לעשות משהו עם קשיים חוקתיים.

אני רגע חייב לומר שגם בהרשמה והגרלה זה לא אומר שאם אתה בן המקום אתה באמת מתאים למגורים קהילתיים משותפים.

אני עונה כרגע רק לשלב המחיר והלחצים על הקרקע. אנחנו חלוקים כמובן גם על היבט הקהילתיות, אבל זה כדי להעמיד דברים על דיוקם.

14:05 אנחנו באמת צריכים לפנות את החדר, אז אם אתה רוצה דקה וחצי לדבר אז אפשר. אם יהיו דיונים נוספים אני אוכל לבוא גם לדיונים הנוספים, אני אגיד בדקה. אני סעדיה מנהל המרחב הכפרי בתנועת אור. אנחנו באמת מקדמים בתנועת אור את החזון, ביחד עם שותפים רבים, של ישראל 2048 ולהקים שני מרכזים חדשים בנגב ובגליל. כדי שזה יקרה צריך שעוד 4 מיליון תושבים יגורו בנגב ובגליל ב-25 השנים הקרובות, ואם רק 15% מהם, שזו הערכה שמרנית, יגורו במרחב הכפרי, אנחנו מדברים על 1.2 מיליון איש. כדי שזה יוכל לקרות בפועל, ושמדינת ישראל לא תהיה מדינת עולם שלישי עם נגב גליל שהם לא מרכזים חדשים ועם תל אביב צפופה ומרכז פקוק, וזה אירוע רע למדינת ישראל, אז בלי לתקן את חוק ועדות הקבלה ולהגדיל את הישובים הקהילתיים, לאפשר להם לגדול, זה לא יוכל לקרות. ולכן מבחינתנו זה אירוע חשוב. אני רוצה רק לדבר על היבט ספציפי שלא דובר כאן, כי נאמרו כאן הרבה מאוד דברים שרציתי להגיד, אני לא אחזור עליהם, על הנושא הכלכלי. יישובים קהילתיים אלו ישובים שהוקמו ללא אמצעי ייצור. כל ראש מועצה מכיר את זה שיישובים קהילתיים מתקשים לעמוד על הרגליים כי הם ממומנים או מתקציב הוועדים שהוא חלק קטן מאוד, ומהמיסים שהתושבים עצמם משלמים, אין להם עוד אמצעי ייצור. כדי שאפשר יהיה להקים בישובים קהילתיים אמצעי ייצור כדוגמת מרכז מסחרי, או כל דבר אחר שיוכל לקיים את חיי הקהילה, ברמה של שירותים בסיסית ונאותה, צריך סף כניסה לשירותים ואי אפשר לקיים דבר כזה כשיש ביישוב רק 300, 400 או אפילו 500 משפחות. כדי שיהיה אפשר להקים מרכז מסחרי או כל דבר אחר שמייצר הכנסות לקהילה ומאפשר לה להתקיים ולעמוד על הרגליים, 1,000 משפחות זה אירוע שנדרש לאפשר לו, גם ברמת הקיום הכלכלי של היישוב, כי כמו שנאמר פה, בגלל השלטון הדו-רובדי אנחנו מצפים מהיישוב לעמוד על הרגליים גם בגלל הרמה הכלכלית. אני אומר רק כעניין עובדתי, אז מה? 30 שנים אותם היישובים לא עמדו על הרגליים?

לך ליישובים הקהילתיים תראה באיזה קשיים הם נמצאים, תוכל לשאול פה את כל ראשי המועצות על מה שאמרתי עכשיו. אבל גם לפני 10 ו-15 שנים? הטיעון הוא טיעון של גידול. זה לא שבהגדרה 400 או 500. אלו החלטות שקיימות 20 שנים, יישובים משגשגים. זאת אומרת יכול להיות שעכשיו נוצרת בעיה, איזשהו צוואר בקבוק אבל אני חושב שמכאן ועד להגיד ש-400 או 300 או 500, כאילו אם היית שואל מישהו ב-2005 על היישובים הקהילתיים, הוא היה אומר לך הם כולם בקריסה? דרך אגב, היישובים הקהילתיים זה לא אירוע ותיק של 60 שנים, יש קיבוצים מושבים. זה כן אירוע חדש ולכן לומדים אותו עם הזמן, תשאל את ראשי המועצות בהיבט הכלכלי כמה תושבים צריכים להיות ביישוב קהילתי כדי שהוא יוכל לעמוד על הרגליים ולייצר הכנסות עצמיות? ותקבל את התשובה. נראה לי שכבר שמענו תשובה לזה. לא רק היישוב הקהילתי התפתח, גם ההתנהגויות של החברה שלנו התפתחה. אנשים מתחתנים בגיל אחר, אנשים עושים ילדים בצורה אחרת. כל החיים השתנו. אני אומר לך, אנחנו עוסקים בזה, המספר הוא 1,000, פשוט. טוב חברים אני מודה לכולם, הדיון הבא יתקיים ביום ג', כ"ב בתמוז, 11 ביולי בין השעות 14:00-16:00 באולם ועדת החינוך בקומה 2. הישיבה נעולה תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:10.